חברי הכנסת, היום ב' בתמוז תשע"ד, 30 ביוני 2014. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 48), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 103), התשע"ד 2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד 2014. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2569/19 וכלה בהצעת חוק פ/2580/19, הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, החלת חובות מעביד למניעת הטרדה מינית על מערך השירות הלאומי), התשע"ד 2014, מאת חברת הכנסת עליזה לביא, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה), התשע"ד 2014,

איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון, איסור הפליה מחמת השכלה ובכניסה לבר),

מאת חבר הכנסת אברהם מיכאלי,

גילה גמליאל, אבישי

אני רק אכבה את המכשיר שעושה רעשים. זה מעשה מבורך מאוד. הלוואי שייקחו ממך דוגמה אישית כל השאר. אני התכוונתי לכיבוי המכשיר הסלולרי, חבר הכנסת באסל גטאס. פשוט ראיתי את המבט הסקרן. לכיבוי שלו? אמר חבר הכנסת ברוורמן: אני רק מכבה את המכשיר, אמרתי: הלוואי שכל השאר ייקחו ממך דוגמה. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני מעלה הצעת אי-אמון שנוגעת לעתיד של אזרחי מדינת ישראל. אחד הדברים שמפריעים לי ככלכלן שהקדיש את כל חייו לעבודה על פיתוח כלכלי וצדק חברתי, שמציגים לציבור שישראל היא מהכלכלות הטובות בעולם. ונכון, ישראל היא כלכלה מצוינת: בכלכלה הזאת יחס חוב תוצר הוא בסדר, והגירעון לא נורא, והאינפלציה כמעט לא קיימת, והצמיחה גבוהה יותר

ואין לה אבטלה, והיא Start-up Nation, היא כבר Exit Nation. אלא מאי? היא טובה אך ורק לקבוצה קטנה. אנחנו מדינה, אנחנו עכשיו באמצע, חטופים, מאבק צבאי. בנינו את צה"ל על ערבות הדדית, אבל מדינת ישראל של היום היא מדינה ששברה בכלכלה את כל הערבות ההדדית, היא כלכלה מצוינת אך ורק

היא מתחרה על תואר המדינה הענייה ביותר בעולם המפותח, מהאי-שוויוניות ביותר. הפריון, התפוקה לעובד שבנינו בתעשיות המסורתיות, הוא מהנמוכים ביותר. גם בהיי-טק הוא לא משתנה.

בחלק הנמוך של העולם המפותח. וכשאנחנו באים לקבל מהממשלה, אני גדלתי, אני בגיל המדינה, היינו אז בין המדינות השוויוניות,

חינוך ורווחה בתחתית, וגם בריאות במקומות הנמוכים ב-OECD. ואז נשאלת השאלה, מה זו כלכלה טובה? לרוב אזרחי מדינת ישראל כלכלה זה השכר הנומינלי שהם מקבלים, הופכים אותו לשכר ריאלי באמצעות יוקר המחיה ויוקר הדיור ומה שמקבלים מהממשלה. הכלכלה, מהטובות בעולם, 50% מהעובדים מקבלים פחות מ-6,400 שקלים, זה החציון. 50%. רבותי, אלי אלאלוף, ידידי, קיבל ג'וב, ועדת אלאלוף. לוועדה הזאת היו המלצות יפות, איפה הכסף? חלקן לא ייושמו. והשאלה שאני שואל היא שאלה מאוד מאוד ברורה: אם אני מסתכל על טייס אוטומטי, ואני רואה, פחות או יותר, את המדיניות הכלכלית, איך שהיא ממשיכה, ואני מתעורר עוד עשר שנים, זה ברור שיש פה מדינה אחת שהיא לא מדינת סטרט-אפ, היא מדינת אקזיט. כי כל הפירות של החדשנות המדהימה שהייתה פה באוניברסיטאות, בצבא, נמכרים בנזיד עדשים לזרים. יש לי גם בן, הוא בצבא עכשיו, הוא מצליח. השקיעו מיליארדים,

בגיל 21 אולי, עושה אופרציה של מערכות מתוחכמות. הוא יֵצא החוצה, הוא יהיה מסודר. זה מפני שהוא כל כך מוכשר?

מפני שהצבא השקיע פה מיליארדים כסף ציבורי. אבל כשהוא יצא החוצה יהיו כמה מחוברים, עושים את האקזיט, אני בעד שיהיה אקזיט, 95%, אבל ש-2% יבנו פה תעשייה. התעשייה בישראל מתרסקת, הפריון שלה נמוך. כל הסיפור על החינוך הטכנולוגי לא קורה, ולכן רוב תושבי ישראל יהיו חוטבי עצים ושואבי מים. את בעיית העוני לא פותרים רק על-ידי קצבאות; צריך את הרווחה. פותרים את זה במדיניות כלכלית לטווח ארוך שנותנת תעשייה שבה גיבורי תרבות הם לא רק האקזיטורים. גיבורי תרבות הולכים ל-second stage. יש פה טונה של כסף, יש פה הכספים של המוסדיים. בואו נבנה מחדש, אני הזכרתי לך, מיקי, ששמעון פרס ראיין את אלי הורביץ לפני מותו. הוא שאל אותו: מה החלום שלך, מה המשאלה שלך אחר-מות?

שהתעשייה הישראלית תמשיך להתפתח ולהיות נשלטת על-ידי ישראלים. היום הכול נמכר.

אבל לא בונים לטווח ארוך, ואז התעשייה יורדת. מאיפה העובדים יקבלו שכר גבוה? אז יש חבורה קטנה, כלכלת אקזיט. זאת כלכלה ציונית? ואומרים לי גם שאין הבדל אם נמכור את הכול לזרים. אז אני אומר לך, מיקי, יש הבדל. עבדתי 14 שנה ברחבי העולם, בבנק העולמי. אתה יודע מה למדתי? גם בארצות מתפתחות היו רוצים שתהיה להם שליטה של 51%. כי ידעו, כשיש משבר כלכלי, מי שזר, מוציא את הייצור, מוציא את המחקר והפיתוח. למה לו להתעסק עם המשבר? ובישראל עוד יכול להיות שיהיה משבר, נכון? ולכן חשוב שחלק יהיה בשליטה, שיהיה ב-board. אני פתחתי שיחה על הנושא הזה בבית הזה. מה התשובה? רק אקזיטים. להוריד רגולציות לעסקים הקטנים והבינוניים. אני יושב בוועדת הכלכלה היום.

זה כבר לא עניין של קואליציה. למה לא לחתוך את הדברים ארבעה שרים ביחד, שר אוצר? והכסף,

אתה היית נציב במשטרה, ניצב מפואר, איפה הכסף? במס ערך מוסף הכסף? הכסף בקרקעות? הכסף אצל החזקים, וההון השחור פה 40 מיליארד. מה באמת עושים? צריך רפורמטור במערכת המסים. אם אני הייתי מוביל את הכלכלה הייתי שם רפורמטור, שילך, אתה תופס מישהו שמרמה, תולה אותו בכיכר העיר. חברות גדולות, 10%. כרגע, כלום. אז מה עושים לנו? פתרון לדיור. 0% מע"מ על דירות יפתור את בעיית הדיור?

הביקוש יעלה, המחירים יעלו, אולי בהתחלה יהיה איזה שינוי קטן. זה פתרון לבעיית הדיור? חסרים כבר 2.4 מיליארד שקלים. אני לא מבין את ראש הממשלה,

הוא ארכיטקט, אבל הוא השקיע גם בכלכלה, הוא יודע את זה. אין כסף לוועדת אלאלוף, יש פה אנשים רעבים, יש פה אנשים עם בעיות, 2.4 מיליארד שקלים. מס ערך מוסף, יורד 2.4 מיליארד שקלים. הלוא יהיה לך גם גירעון עוד מעט. אתה לא מעלה מסים, אדוני שר האוצר, אתה לא מעלה מסים, אז מאיפה? תחתוך בבריאות? תחתוך בחינוך? מה זה הדבר הזה? כלכלה צריכה להיות תהליך לטווח ארוך, ופה יש גימיקים. פה מס ערך מוסף אפס, פה סיפור כזה, מדינת ישראל צריכה לבנות כלכלה לנכדים שלה, היא צריכה להיות מדינה שבתוך שבע-שמונה שנים חוזרת למקום שלה בין המדינות השוויוניות ומבערת את בעיית העוני. אבל עוני לא פותרים אם לא בונים כלכלה. ערבים וחרדים, הלוא עם כל ההצגות שחרדים נכנסו לעבודה קצת, וכו', פרופסור דן בן-דוד נתן לנו את הנתונים: עשר שנים מהיום, החרדים, אם אנחנו לא משקיעים בהם,

בלימודי ליבה ובעבודה במסיביות, הדברים היפים שקורים עכשיו כמעט לא משפיעים. נתעורר למדינה עם פריון נמוך, נתעורר למדינה של אקזיט. ולכן, מה שאני מצפה, מיקי, מראש ממשלה ושר אוצר, מדיניות כלכלית, לא מדיניות של גימיקים, 0% מס ערך מוסף, פה איזה דבר כזה, ועדה שבסופו של דבר לא מתוקצבת. או שאתה הולך לטווח ארוך ואתה אומר: אני שר אוצר לארבע שנים, ואפילו אני אלך הביתה, או שאתה אומר: אני רוצה לראות, אם בתוך שישה חודשים יש בחירות, איך אני מראה גימיק, ואז אני יורה בארבעה עוזים, חמישה קלצ'ניקובים, ואולי פתאום המחירים ירדו. צורת עבודה, זה מה שאני מצפה מראש ממשלה ושר אוצר. ולכן אני מביע אי-אמון בממשלה הזאת, מפני שהיא באה לבנות, שיש עתיד, היא אמרה שהיא תעבוד בצורה מסודרת, וכרגע כל אחד לעצמו כשֹר, ואלוהים לאף אחד. למען הילדים שלנו, צריך להחליף את הממשלה הזאת.

תודה לחבר הכנסת אבישי ברוורמן, שהציג את הצעת האי-אמון מטעם סיעת העבודה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה: הממשלה ממאנת לחמול ועושה פלסתר את גישת ועדת אלאלוף הדוגלת, בניגוד לעמדת האוצר, בהגדלת קצבאות הילדים, מטעם סיעת ש"ס. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת אריה דרעי. הוא גם ינמק את ההצעה. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, חברות הכנסת, לפני שאני אנמק את הצעת האי-אמון שהגשנו בשם סיעת ש"ס, אני רוצה, ברשותך, אדוני היושב-ראש, למחות, אי-אפשר להשאיר את הדברים כמות שהם. כלת פרס ישראל,

אשת אמנות, גילה אלמגור, דיברה היום דברים, זה לגיטימי להתווכח על ההחלטה של שר הפנים. אני חושב, החלטה אמיצה שלו, החלטה יהודית, זה המשך דרכו של מנחם בגין, גאווה יהודית, לא להתבייש בערכים שלנו, זו לא בושה שלמדינת ישראל יש ערך שקוראים לו שבת, שיש לנו ערך של חוק שעות עבודה ומנוחה, אבל אפשר להתווכח, זה ויכוח לגיטימי. אבל להגיד: הכפייה הדתית בתל-אביב היא כמו סרטן, ואני לא רוצה לחזור על כל המילים, איראן,

בכל זאת, מי היא? היא כלת פרס ישראל. אתה צודק, אבל בכל זאת, יש לה מעמד כלשהו שהמדינה נתנה לה, והדברים שלה מפורסמים. הדברים האלה, אולי ראוי לתת פרס של מדינה אחרת,

אבל חבל שהדברים הגיעו לידי כך. ואני מחזק את ידיו, מקווה שאני לא גורם לו נזק, של שר הפנים, שאני חושב שהוא בסך הכול הצהיר הצהרה, שמדינת תל-אביב היא עדיין בארץ-ישראל, ויש לה גם כללים משלה, ומי שרוצה לתקוף את זה שילך לבית-המשפט, ינהל ויכוח לגיטימי. אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה לאבד את הזמן, הנושא הוא מאוד מאוד חשוב. בירכנו את הממשלה, את שר הרווחה, ידידנו מאיר כהן, שהקימו ועדה, פעם ראשונה ועדה רצינית מאוד, ועדה גדולה מאוד, שהכניסה את כל המרכיבים, כולל נציגים חרדים מהפריפריה, מכל הארגונים, והיא הוקמה כדי להילחם,

מורידים, אי-אפשר למגר את העוני, כי לא יחדל ממך כל אביון,

זו גזירה,

יהיו עניים בישראל. אבל להגיע לממוצע של 20%, הרבה מעבר לממוצע האירופי? ואז הוועדה שמה לעצמה מטרה, איך בעשר שנים יורדים בחזרה לממוצע האירופי.

קראנו את ההמלצות, עוד לא הספיקו לצאת מבית-הדפוס, וכבר האוצר מודיע שאין כסף, הוציאו כמעט את כל הרוח מהמפרשים.

אדוני שר הרווחה, אני רוצה לומר לך: לצערי הרב, מונחים לפני דברים של נציגים חרדים שאתה הכנסת לוועדה, דודו זילברשלג, בחור מוערך, מרדכי קרליץ ואחרים, אומנם אני חושב שלא יצא,

הרבה מהוועדה הזאת, אולי עוד הפעם נשמע איזו מסיבת עיתונאים של שרי יש עתיד על איזה פרויקט של האכלת ילדים, אבל מעבר לכך לא נראה באמת מלחמה אמיתית בעוני וצמצום הפערים. אבל אני שומע שגם בעבודת הוועדה היו שיקולים, לצערי הרב, עוד הפעם, שמראים את המגמה של הממשלה הזאת, איך נלחמים במגזר החרדי, איך נלחמים במגזר הערבי, כשהייתה כמעט הסכמה שהדבר המיידי שצריכים לעשות, קודם כול להחזיר את קצבאות הילדים, כדי למנוע 50,000 ילדים עניים, שיורדים מתחת לקו העוני,

בגלל צמצום הקצבאות.

וזאת הייתה מגמה, וגם פורסם שזאת אחת מההמלצות העיקריות של הוועדה, ופתאום ההמלצה הזאת נעלמה, מי שקורא את הדוח, ההמלצה הזאת נעלמה,

אז בלשון עדינה, נציגים שהיו שם אמרו שזה היה לחץ של בנק ישראל וגורמים באוצר, שהסבירו שזה לא טוב, תרבות הקצבאות, אבל גם ראיתי שחברי ועדה התראיינו בכלי התקשורת ואמרו ברחל בתך הקטנה: קצבאות מעודדות את הילודה, ואנחנו לא מעוניינים. עם ישראל, העם היהודי, אחרי השואה,

ואנחנו צריכים כל כך הרבה נפשות איבדנו, לבוא להגיד את זה כאן, במדינת ישראל, שאנחנו לא רוצים לעודד ילודה? לכן אנחנו לא רוצים קצבאות ילדים? לכן, כל שנה עוד 50,000 ילדים מתחת לקו העוני?

כפי שאמרנו מתחילת השנה, אנחנו, האופוזיציה, כל אחד בלשונו לצערנו הרב, הממשלה הזאת, שקמה כביכול בעקבות המחאה החברתית, ונלחמה ביוקר המחיה ולמען מעמד הביניים, לא רק שלא היטיבה את המעמד הזה, לא רק שהיא לא הורידה את המחירים, לא רק שמחירי הדיור נשארו כמות שהם היו, ואני בטוח שסגן השר מיקי לוי יקום כאן ויזעק זעקה גדולה: שר שלך היה ארבע שנים, שר השיכון,

נתנו לכם הרבה זמן להתמודד, ואני לא אומר ששר השיכון אריאל אטיאס פתר את הבעיה, אבל על בסיס זה קמתם, על בסיס הזעקה הזאת, שכביכול אריאל אטיאס דואג למגזר שלו ולא דואג למגזרים אחרים. הנה, מה אתם עושים היום? קודם כול, שר האוצר אומר בצורה הכי מפורשת, אני מייצג את מעמד הביניים. פעם ראשונה ששר אוצר אומר, אני לא מייצג את השכבות החלשות, אני לא מייצג את המגזר החרדי, אני לא מייצג את המגזר הערבי, אני מייצג חלק מסוים בציבור, את מעמד הביניים. אבל גם אותו הוא לא מייצג, לצערי הרב. יוקר המחיה לא ירד, בינתיים אנחנו שומעים על תוכניות,

אַין, שום דבר, שום תועלת. אבל כשאנחנו היום באמת רוצים להתמודד עם העוני, רוצים לצמצם את הפערים הנוראים הללו, מה אנחנו רואים?

שאין לי ספק שלא ימומשו. אנחנו חשבנו הרבה, אצלנו בסיעה,

מה לעשות, איך אפשר להתמודד, איך אפשר להציף את העניין באמת, ואולי הממשלה האטומה הזאת,

טיפת רחמים תתעורר בלבם, וגם שהציבור יראה את האמת, מי באמת רק נותן הצהרות ומי באמת עושה. אנחנו נגיש, בעזרת השם, אני מקווה שוועדת הכנסת תעזור לנו עוד במושב הזה, וישחררו אותנו מחובת הנחה, אנחנו הולכים להגיש חוק, את דוח ועדת אלאלוף

החוק ייקרא: החוק למלחמה בעוני. כל 11 ההמלצות של ועדת אלאלוף, אנחנו לא נשנה. לא נכניס קצבאות ילדים, לא נכניס דברים אחרים, רק מה שהוועדה המליצה: טיפולי שיניים וכל שאר הדברים האחרים שהיא הכניסה שם, שכר דירה. כל 11 ההמלצות, אנחנו נגיש את זה בהצעת חוק.

ואנחנו נראה באמת, אני משוכנע שהאופוזיציה תצביע בעד החוק הזה. הנה, כבר אנחנו תורמים לכם 52 אצבעות. אני מקווה שאתם, בקואליציה, הצדיקים שבאמת רוצים להילחם, אם כנים דבריכם,

אנחנו רוצים לראות מה הם יעשו, חברי הקואליציה, ואנחנו גם נדאג לזה שזו תהיה הצבעה שמית, וכל אחד יצטרך לתת את החובה כלפי בוראו וגם כלפי שולחו ויגיד האם ההמלצות של אותה ועדה שאתם מיניתם,

אם אתם תצביעו בעד החוק הזה, או שתגידו שאין כסף או שאתם תעשו את זה בצורה אחרת. הלוואי שיגידו לי למשוך את החוק כיוון שהממשלה רוצה להגיש את החוקים הללו. בשמחה רבה. אין לנו עניין לקחת קרדיט. אנחנו רק רוצים שבאמת תהיו כנים ועקביים בדברים שלכם, אם באמת אתם רוצים להילחם בעוני. מיניתם ועדה? תעמדו מאחורי ההמלצות שלה. צנזרתם את ההמלצות שלה? הורדתם מה שלא נוח לכם? לכל הפחות את מה שהשארתם שם תשאירו, ותתמודדו.

אנחנו נקווה שנוכל להניח על שולחן הכנסת כמה שיותר מהר. ולסיום, אנחנו יודעים שאם באמת ובתמים הממשלה והכנסת,

בתקציב המדינה, כשיהיה מונח על שולחננו, הדרך האמיתית להתמודד עם הורדת העוני באופן מיידי, לא בדיבורים ולא בהמלצות, באופן מיידי, להתמודד, היא קודם כול הורדת המע"מ. לצערי הרב, מי שמשלם את המע"מ זה החלק של האוכלוסייה של השכבות החלשות, של העשירונים התחתונים, ותתקן אותי חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שהיא יותר בקיאה ממני בנושא הזה. אבל אם בסך הכול בהכנסות המדינה ההכנסות ממע"מ הן 70 מיליארד שקל, או אפילו קצת מעבר לכך, מה שאני יודע, שזה 72 מיליארד שקל, אולי סגן השר מיקי יודע יותר טוב ממני, זה מה שאני יודע, שזה חלק הארי בהכנסות המדינה, ובתוך החלק הזה, העשירונים התחתונים נותנים תרומה מאוד גדולה, הרבה מעבר להכנסה שלהם, כיוון שבסך הכול, מי קונה את כל מוצרי היסוד? מי משתמש? למי יש משפחות ברוכות ילדים? העשירונים התחתונים. ויוצא בסוף האבסורד הגדול, כשמדברים, כביכול, שהעשירונים היותר-נמוכים לא משתתפים כל כך בהכנסות המדינה, מבחינת מס הכנסה או דברים אחרים. יוצא שבחלק הארי של הכנסות המדינה, שזה המע"מ, החלק שלהם הוא גדול מאוד. ובסוף יוצא שהם משלמים את המחיר, העוגה מתחלקת, והפערים הולכים וגדלים יותר,

כלפי האוכלוסייה החזקה. וראינו עכשיו עוד החלטה שיכול להיות, מה? ככל שאתה מרוויח פחות כך אתה משלם יותר מע"מ. חד-משמעית. כי אז כל ההכנסה שלך הולכת לצריכה, אז באופן יחסי אתה משלם הרבה יותר מע"מ מאדם עשיר. במסגרת המלחמה, שהיא מוצדקת, היא טובה, בביורוקרטיה, רוצים לצמצם את כל הביורוקרטיה שיש במינהל מקרקעי ישראל, כל הרישום של הדירות, כל דמי החכירה שאנחנו משלמים. אז מה ההחלטה הראשונה שממשלת ישראל מקבלת? מי שיש לו מגרש, למעלה מ-525 מ"ר,

באופן אוטומטי, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, אבל באופן אוטומטי הוא יפסיק לשלם דמי חכירה ודמי היוון, יהיה רשום בשמו, וכך יצמצמו מאות אלפי תיקים. על מי מדובר? על איזה עשירונים מדובר, עוד הפעם? מי הולך ליהנות מההכנסה הזו, שבסך הכול עם השנים זו הוצאה של מיליונים או מאות אלפים? שוב דואגים ללובי החזק, לעשירונים היותר-מבוססים. מי יכול להשתבח בחתיכת קרקע של 525 מ"ר? לא העשירונים הנמוכים. לא אלה שמתמודדים, אלה שקיצצו להם את הקצבאות והעלו להם את המע"מ, ועוד שורה שלמה של גזירות,

יוקר המחיה,

נא לסיים, אדוני. לכן, אדוני היושב-ראש, אני אומר שהממשלה הזו, כבר הרבה זמן,

יותר מדי, ברגע שהיא לא גילתה שום טיפת חמלה לשכבות החלשות, אין לה זכות קיום. דינה להפסיק את כהונתה וללכת לבחירות חדשות. לכן אנחנו מבקשים להצביע אי-אמון

תודה לחבר הכנסת אריה דרעי שהציג את הצעת האי-אמון מטעם סיעת ש"ס. אני מזמין את חבר הכנסת אילן גילאון, ממשלה שאינה נותנת מענה לבעיות החמורות בתחום המדיני, החברתי והכלכלי, מטעם סיעות מרצ ויהדות התורה. המועמדת להרכיב את הממשלה היא חברת הכנסת זהבה גלאון. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת, כן, נכון לגמרי, וזה גם לא חדש, הייתי אומר שהאי-אמון הזה בא בעקבות הסחת הדעת, בעקבות בזבוז הזמן, בעקבות קפיאה על השמרים, בעקבות כך שהממשלה משתמשת בוועדות כדי למשול. הרי ועדות, אנחנו יודעים, אדוני היושב-ראש, הן לגמרי הסחת הדעת. אני יכול לכתוב ספר עב-כרס של מסקנות של ועדות. מה זה ספר, אני יכול לכתוב לא ספרייה עירונית, ספרייה לאומית שלמה של מסקנות של ועדות, משום שפתרון בעיות לא זקוק לוועדות אלא זקוק להחלטות. משום שבבית-המדרש שממנו אני בא אין הפרדה בין מדיני לחברתי,

הכול חברתי, ומחשבותינו המדיניות הן תוצר של תפיסתנו החברתית. אני רוצה לומר ולהתחיל לגעת דווקא בנושא המדיני, בקיפאון המדיני. כולנו היינו דרוכים, ואנחנו דרוכים, ואנחנו נותנים סעד ותמיכה לצה"ל, כדי שיצליח במשימה למצוא את הילדים החטופים, שהם הילדים של כולנו. איננו באים חשבון עם אף ילד ואף הורה, ובכלל, לנו יש חשבון רק עם ממשלות. רק עם ממשלות. אין לנו חשבון עם אחרון המתנחלים, לעולם, ויש לנו את האמפתיה הבסיסית מאוד של אימא ואבא ושל הורים. אנחנו לא מדברים, לא על כך שיש נוהג של טרמפים, יש טרמפים, ועל טרמפיסטים שבאים לתפוס פריים במצלמה, ומנצלים סיטואציה של אימהות שקרועות מדאגה כדי לשפר עמדות פוליטיות. אנחנו לא אומרים את כל זה.

שימוש באירוע כדי להסלים הוא מסוכן מאוד. אני מסתכל, אדוני, על האסימטריה הזאת בין אבו מאזן לראש הממשלה שלנו. מצד אחד אדם חלש כל כך ואמיץ כל כך שאומר דברים שמסכנים את חייו, ומצד שני אדם חזק כל כך ופחדן כל כך שמסרב להגיד דברים שיעצבנו את דני דנון. ואז, אדוני, תסלח לי, אבל בסוף מחשבותי, אני חושש שהכי רע יכול להיות הכי טוב לאנשים מסוימים. שאפשר שיצא מתוק מעז, מהמציאות הקשה הזאת. מישהו יכול לגדר את עצמו מבחינת מעמדו הפוליטי הרבה יותר טוב, ולמנוע את הפחד מקרוב. ואז אני שומע, אדוני, אתמול, את שר החוץ ליברמן שדיבר על, אני חשבתי שהוא מדבר על התוכנית הסעודית, אגב. הוא דיבר על השתתפות בין-לאומית של מדינות מהליגה הערבית, בפתרון משותף, ולרגע הייתי כהוזה. אבל זה בסדר, התפכחתי מייד כשהוא אמר שצריך מייד להיכנס לעזה ולכבוש אותה בחזרה. אז הבנתי שכאשר אני רואה את האסימטריה הזאת אני מתחיל לחשוב שבאמת אין פרטנר. אבל לא בצד הפלסטיני, אדוני, בצד שלנו אין פרטנר. כי במשוואה שדרושים שניים לטנגו, זה דבר נכון, אבל תמיד מי שמוביל את הריקוד זה זה שיודע לרקוד יותר טוב, שהוא חזק יותר. ובמקום להעצים שותף, אנחנו עדיין ממשיכים לנקוט את הדוקטרינה

התוכנית הסעודית לעת-עתה היא התוכנית הנכונה ביותר, וצריך ללכת קודם כול ולחדש את השיחות, הרי ה"חמאס" נכנס באופן שהוא נכנס לתוך הממשלה הפלסטינית כהתרסה שלהם על כך שהם הגיעו למבוי סתום בשיחות. בבקשה, ייקח ראש הממשלה פעם אחת לשם שינוי יוזמה, ויגיד שהוא מוכן לשיחות ישירות עם אבו מאזן על גבולות הקבע, על תוכנית הליבה של הבעיה, במטרייה רחבה של הליגה הערבית או של אותן מדינות שיצטרכו לעמוד כחומה בצורה מול ההתרחשות הפונדמנטליסטית שקורית בעיראק, ויש עניין: קודם כול, שלום,

בניית ברית הגנה אסטרטגית, כמו שוק משותף. זאת יוזמה שצריך לקחת, ולצורך כך צריך פרטנר,

פרטנר חזק ורציני. ולנו יש עניין לחזק אדם כמו אבו מאזן. אני מסתכל על הקיפאון הזה, ואני אומר לעצמי, לבי נחמץ דווקא בשעה קשה כזאת. צריך שהמוזות יעבדו, ושיעבדו שעות נוספות. אני יודע שראש הממשלה רוצה להיכנס להיסטוריה, אבל הוא מפחד מן הפחד הקרוב, ועל זה אנחנו מורחים את הכול. וכמו שאנחנו מטפלים בקיפאון,

בעניין של התהליך, ככה אנחנו גם מטפלים בחלוקה הפנימית בתוך מדינת ישראל. הבעיה, אדוני, היא לא איך יילחמו בעוני. העוני זה מונח מאוד מאוד אינדיבידואלי, מאוד סובייקטיבי. אותי מעניין מה תהיה החלוקה של העושר הלאומי, כי ברגע שהחלוקה של העושר הלאומי תהיה הוגנת, שמקרבת בין התקרה לרצפה בהכנסות במדינת ישראל, שמרחיבה את בסיס האחריות של המדינה בשלושת הבסיסים של הכלכלה שלה, שהם תשתיות, תשלומי העברה ומסים, ברגע שייקבע מהו רף המינימום לקיום מכובד במדינת ישראל, וזה, ועדת אלאלוף, בכל הכבוד, עם כל רצונה הטוב, ואני מאמין לכל מילה שחברי השר מאיר כהן אומר, ואני גם את אלאלוף מכיר, וגם לו אני מאמין, אבל אני חושב שזאת הסחת דעת, משום שזה לא תפקידה, לא של הוועדה הזאת, ועם כל הכבוד אפילו לא של משרד הרווחה. התפקיד הוא של ממשלה שלמה ושל משרד האוצר בראש כולם. ולחלופי חלופין, אדוני, כמו שאומרים עורכי-הדין, גם הוועדה הזאת, שלדעתי לא גילתה איזה דבר חדש, תמיד אבא שלי היה אומר שכדי שלא תהיה אבטלה צריך עבָדה. אנחנו די מבינים שהבעיה של העוני נובעת מכך שיש חלוקה לא נכונה. לא שלאנשים יש מעט מדי כסף, אלא אין להם כושר קנייה עם הכסף הזה. דיבר חבר הכנסת דרעי קודם על הנושא של המס העקיף, כמה שהוא רגרסיבי במקרה הזה, ועל החלטות שהן כולן בתחום התשתיות, קודם כול: כמה עולה הבריאות? כמה עולה חינוך? כמה עולה קורת גג? כתפקידיה של המדינה. אנחנו תמיד בורחים ל-OECD ותמיד מאכלסים את הספסלים האחרונים בכל מה שחיובי ומה שמתקדם, ואת הראשונים בכל מה שמסיג אותנו אחורה ומה שלא טוב. ואפילו למדינה שלנו, פעם הייתה הרבה יותר אחריות והרבה פחות משאבים. הדבר השני זה מה יהיה שכר המינימום, ומה תהיה ההכנסה הפנויה, ואם ילד שגדל להיות אזרח בן-חורין יוכל לעמוד כשווה בפני החוק ולא להיות עני. מה שיקבע, אדוני, זה הדברים הפרוזאיים ביותר, זה כמה אבא ואימא מביאים הביתה, ואם יש לו מחשב מתאים ופינה לעשות שיעורי-בית, ואולי אפילו די כסף ללכת למתנ"ס וללמוד בחוג מנדולינה או אורגנית, כי אלה הם הדברים החשובים ביותר. ולכן מה שקורה, בסופו של דבר, שמשרד הרווחה, וועדת אלאלוף בעניין הזה תהפוך לכולאת הברקים של ממשלת ישראל, לא של מה שהיא עושה, של מה שהיא לא עושה. ולחלופי חלופין, גם ההמלצות העיקריות של הוועדה הזאת, כמו קצבת הילדים,

הנחנו עכשיו חוק כדי לעזור לוועדה דווקא, שעליו חתומים 44 חברי כנסת, להחזיר את קצבת הילדים במהלך חמש שנים עד לממוצע שקיים ב-OECD, שזה 490 שקלים בחודש, כפי שזה היה גם בעבר. משום שאיך שלא ניקח את זה, אדוני,

שנמצאים כאן הם לא אשמים בשום דבר: לא בתכנון משפחתי, לא בטעויות שהממלכה עושה. הם פשוט צריכים לקבל את הביטחון המלא, הילדים הללו. אבל זאת רק דוגמה אחת. הוועדה גילתה כמובן דברים שידענו עוד קודם, וועדה מקבילה שתחמו לה תאריך לסגירת רשות השידור, כך נקראת הוועדה הזאת, לסגירת רשות השידור ולצמצום השידור הציבורי, יש לה תאריך יעד, היא צריכה לסיים את עבודתה בתוך חודשיים, משום שהירייה נורתה ועכשיו מסמנים את המטרה. כאילו היה מדובר בכ"ט בנובמבר, יום הכרזת המדינה. אבל כמשל היא רשות השידור, שהולכים לצאת ממנה 1,500, פלוס מינוס, אנשים, רובם בגיל של המוות הקליני מבחינת שוק התעסוקה, מעל גיל 45, מתוך פופוליזם שאומר, בואו נבטל את האגרה. אני גם לא מתנגד לכך. שתמצא המדינה, הממשלה, את התקציב כדי לממן את האגרה, אין לי שום התנגדות לדבר הזה. אבל האנשים האלה הם דור המדבר של מדינת ישראל, וכמו שלא יעלה על הדעת שהמדינה, בגלל חוסר רנטביליות, והמדינה הזאת היא לא רנטבילית, כי מי שיעשה את חשבון הרנטביליות יבין שלא היו מקימים את מדינת ישראל, מוכנה לזרוק את האנשים האלה, של דור המדבר, לרחוב. ודוגמה, ועוד דוגמה ועוד דוגמה. ומשפט אחרון, אדוני, אני רואה שסיימתי את הזמן. כדי לסגור את המעגל הזה, כמשל וכשנינה אני אומר ששמעתי את ראש הממשלה אומר שהוא מוכן להכיר במדינה כורדית עצמאית. ואני אומר: בהחלט ובהחלט, מה עם מדינה פלסטינית? אבל הוא גם רוצה לגדר אותנו מלמטה עד למעלה בגדר אחת שלמה. אני רוצה להזכיר לכולם: המדינה הזאת לא הוקמה כדי להיות גטו לעם היהודי, ובוודאי ובוודאי לא בית-קברות לעם היהודי. היא הוקמה כדי להיות מקור מים חיים, פתוחה ומשתלבת. האמירה הזאת בעצם מפיחה אכזבה גדולה מאוד, ובאמת לא מפיחה שום תקווה. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. הוא נימק את הצעת האי-אמון מטעם סיעות מרצ ויהדות התורה. ממשלה שנלחמת בעניים ולא בעוני, מטעם בל"ד, חד"ש, רע"ם-תע"ל-מד"ע. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. מי שתנמק את ההצעה היא חברת הכנסת זועבי.

עד עשר דקות לרשותך. תודה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להתחיל בשאלה, למה ועדת אלאלוף מונתה. האם בשביל לייעץ לממשלה למגר את תופעת העוני? להילחם בעוני?

להילחם באבני היסוד של מדיניות המקרו-כלכלה של ממשלת נתניהו ולפיד? מיגור העוני הוא מונח שמנוגד להיגיון של הממשלה הזאת, שהוא היגיון במקרו-כלכלה של הממשלה, הוא היגיון של אי-צדק, של אי-שוויון. הוא אולי מונח יותר קרוב לשר הרווחה, אבל בטח לא לראש הממשלה ובטח לא לשר האוצר. ממנים ועדה בהנחה או בתקווה או בתנאי שהוועדה הזאת לא תשנה באמת סדרי עדיפויות, כלומר לא תמגר את העוני, לא תפתור את הבעיה מהיסוד שלה. כי הממדים של העוני במדינה הזאת, אי-אפשר להילחם בהם מבלי לשנות ביסודיות את סדרי העדיפויות של הממשלה ומבלי לחזק את המנטליות של: האדם קודם לכל דבר אחר. ואין לחוק יותר מהאמירה הזאת לממשלה הנוכחית: האדם קודם לכל דבר אחר.

לא רוצים מסקנות שיתוו מדיניות. אנחנו לא נהיה נאיביים ונגיד שאנחנו ממנים ועדה בשביל להתוות לממשלה מדיניות, כלומר כדי שתחליף את הממשלה. הממשלה מתווה מדיניות. יכול גם השר לפיד להגיד מפה ועד מחר בבוקר שצריכים שינוי עומק בחברה הישראלית. אנחנו יודעים שהוא לא מתכוון לזה. אנחנו יודעים גם שפוליטיקאי ממוצע כמו שר האוצר לא מבין מה זאת אומרת שינוי עומק בחברה הישראלית. בטח הוא לא מבין, הוא לא יכול להגדיר מה זאת אומרת שינוי עומק בחברה הישראלית, ובטח הוא לא רוצה שינוי עומק. לפיד, שר האוצר, רוצה לחזק את מעמד הביניים, וזה דבר לגיטימי כשלעצמו, אבל הוא לא רוצה לחזק את מעמד הביניים על חשבון העשירים אלא על חשבון העניים, על חשבון השכבות העניות, על חשבון שכבות מעמד הביניים החלש. בשום פנים ואופן לא על חשבון העשירים. אז רוצים ועדה שתציע שינויים במיקרו ולא במקרו, וזה מה שקיבלנו, אלה ההמלצות שקיבלנו: שינויים לא דרסטיים, לא ממגרי עוני, לא נלחמים בעוני, אבל אולי ההמלצות מורידות את אחוז העוני. ורק לפני שבועות, אנחנו מדברים על היגיון, מדברים על קונסיסטנטיות בין המדיניות המדינית הביטחונית לבין המדיניות החברתית, אז רק לפני שבועות הממשלה העבירה לצבא מיליארד שקל, וזה היה תוספת ל-3 מיליארד שקל שהועברו בתחילת השנה. ובאותו שבוע של הוועדה, הזרים שר הפנים עוד 5 מיליון שקל להתנחלויות ללא מטרה מוגדרת.

סדר העבודה, אלה הנחות היסוד האמיתיות של הממשלה, זה סדר העדיפויות האמיתי של הממשלה. אז מי באמת רוצה תקציב חברתי עם שינוי דרסטי במשוואה ביטחון מול חברה, צבא מול אדם, שליטה מול שוויון, שליטה בקרקע מול ערכים? המשקל הוא לביטחון, לכוחנות, לאידיאולוגיה, ולא לחברה ולא לאדם ולא לאג'נדה חברתית. אז ממאנים להגיד שיש כוונה, והיום שמענו שזו הוועדה הראשונה מסוגה למיגור העוני. אז אנחנו רוצים להאמין, אנחנו צריכים להאמין, זה צורך. העוני הוא השפלה של האדם. זה לא רק לשלול זכויות, זה לשלול כבוד. עוני הוא מצב שבו האדם, אתה שולל ממנו את הכבוד שלו, לא רק את הזכויות שלו. רוב השינויים, גם כאשר עקבנו, ועקבנו על מנת לשמוע בשורה, רוב השינויים של ועדת אלאלוף הם שינויים מזעריים. ביחס לבעיה אולי הם טובים, הם חיוביים, הם בדרך הנכונה, אבל הם מזעריים ביחס לבעיה וביחס לפתרון שנדרש, כי הממשלה עוד לא הפנימה, שר האוצר וראש הממשלה עוד לא הפנימו שעוני הוא איום אסטרטגי. מדברים על איומים אסטרטגיים? עוני הוא איום אסטרטגי. ילדים עניים זה איום אסטרטגי. מציאות שבה 33% מהילדים הם עניים זה איום אסטרטגי. ברגע שהמדינה נלחמת בעניים, אז בטח העניים יהפכו לאיום אסטרטגי. עוני זה השפלה, כמו שאמרתי, זה הפיכת חיי היום-יום לסבל של יום-יום. זה כאילו אתה הופך את החיים עצמם לאויב של האדם,

בתור אדם, נלחם בחזרה כאשר משפילים אותך, מדכאים אותך. זו חובתך האנושית להילחם בחזרה, ואם אתה לא נלחם בחזרה אז אתה לא בן-אדם, ואז אתה מאבד את צלם האנושיות שלך. זה הגאווה, מה שנותר לנו. זה הגאווה להיאבק, מה שנותר לנו כאשר שוללים מאתנו את הכול. ולא ההפגנות הן האיום האסטרטגי, ולא ההפגנות שאף אחד לא שמע עליהן, לא ההפגנות של אתמול, של יום שישי שעבר, כאשר שוטרים מכוונים בשביל לירות כדורי גומי במפגינים ממרחק, אדוני היושב-ראש, כמו המרחק ביני לבינך. ותדמיין שאני השוטרת ואני מכוונת אליך כדור גומי בשביל לפגוע במפגינים. המפגינים אינם איום אסטרטגי. הזכות שלנו להיאבק אינה איום אסטרטגי. כאשר מדכאים זה איום אסטרטגי. והעוני הוא סוג של איום, כי הוא סוג של דיכוי. יש לנו חברה ש-33% מהילדים בה עניים,

כמו שאמרו, עוד עשר, עוד עשור, עוד שני עשורים, יוצף המשק במאות-אלפי מבוגרים עניים, חסרי השכלה והכשרה. כמו שאמרו, עוני הוא לא רק עוני כלכלי. יש עוני בבריאות, יש עוני בהשכלה, אז המשק יוצף. כאשר מדברים על 60% מהערבים שהם עניים, ואלה לא יכולים לפרוץ את מעגל העוני, הם לא יכולים להשתתף גם כאשר יש להם ההשכלה, הם לא יכולים להשתתף בשוק העבודה. זו מדיניות של הנצחת העוני ולא של מלחמה בעוני. הממשלה יודעת ש-60% מהילדים האלה הם ערבים, למשל, אז צריכים פתרונות גם של מיקוד הבעיה.

את יושב-ראש הוועדה כאשר הוא אמר: אנחנו לא מדברים על עוני במגזר הזה או עוני במגזר האחר, אבל צריכים לדבר בשביל להציע פתרונות מתאימים. צריכים להכיר שיש עוני שהוא גם עוני לאומי. מה זאת אומרת? זה אקראי ש-50% מהערבים הם עניים? אדוני היושב-ראש, תגיד לי, זה אקראי? זה ש-60% מהילדים הערבים הם עניים, זה אקראי?

שרק 20% מהנשים הערביות מועסקות בשוק העבודה, זה מקרי? אין אזורי תעשייה ביישובים הערביים, זה מקרי? אז זו מדיניות של עוני מכוון, זו לא תוצאה של מדיניות לא מוצלחת או מדיניות שנכשלה. זו מדיניות שהצליחה וכנראה לא רוצים לספור, כמו שאמר ראש הממשלה, בלי החרדים, בלי הערבים, מצבנו בסדר. אז אנחנו, מה שאמר שר האוצר, הוא סוף-סוף הכיר: במשך שנים חטאה המדינה בהזנחה מתמשכת של הטיפול בעוני. פוליטיקה חדשה פירושה ללכת למקומות שעד היום לא נגעו בהם ולתהליכי עומק ושינוי. אז למה לא הולכים למקומות האלה? למה לא נכנסים לג'סר-א-זרקא? למה לא נכנסים לכפר-מנדא? למה לא נכנסים ליישובים הערביים שהם 100% באשכולות הראשון עד הרביעי, כולם יישובים ערביים.

אתם מצהירים שצריכים ללכת למקומות האלה, אז למה, אדוני שר הרווחה, בוועדה היום בבוקר אמרו: אנחנו לא רוצים פתרון ממוקד ולא רוצים לדבר על דברים ממוקדים.

אני אסיים ואגיד: צריכים להציע פתרונות קונקרטיים, נקודתיים, כי גם העוני,

העוני ממוקד באזורים מסוימים: יותר אצל הערבים, יותר אצל החרדים, יותר אין עבודה לנשים הערביות.

אבל בטח צריכים להציע פתרונות גם לבעיות האלה, אחרת אי-אפשר לדבר על מלחמה בעוני.

תודה לחברת הכנסת זועבי. אני מתכבד להזמין את שר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת מאיר כהן, להשיב על ארבע הצעות האי-אמון. ארבע? ארבע. את החמישית שמרנו לסגן שר האוצר. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, בעיית העוני בחברה הישראלית היא בעיה עמוקה ומדאיגה, ולדאבוני יש קבוצות רבות

החיות בעוני או נמצאות בסיכון להיות עניות. ברור לכולנו שעוני, חוסר ביטחון תזונתי ופערים חברתיים הם מתכון לאסון חברתי ויש לטפל בהם באופן מיידי ובנחישות. אני רוצה לתקן אותך,

חברת הכנסת חנין זועבי. אני סומך את שתי ידי על ההחלטה לא לדבר במגזרים ולא לדבר לערבים לחוד.

חלוקה על דעתך. אני חושב שדווקא מתוך הכבוד שאנחנו רוחשים לכולם, כאזרחי המדינה, אני לא חושב שהיה צריך לעשות חלוקה ולמצוא פתרונות לאלה ואלה. זאת המציאות. את תתרגלי, כשאני מדבר, אל תפריעי לי, ואני לעולם לא אפריע לך. לא חייבים תמיד ללכת לשם. אני מגיע בכל שבוע ליישוב ערבי. רק ביום חמישי הייתי בכפר-קאסם. כולנו, אני,

משרד הבריאות, משרד החינוך,

מגיעים ליישובים הערביים, ועושים כמיטב יכולתנו. אני שמח שאני יותר ויותר מוצא שם הנהגה שמשתפת פעולה. אני חייב להגיד לך שיש שם בעיות אחרות, שהוועדה כן עומדת עליהן, על שאלת המצ'ינג בתוך היישובים האלה. לבי נחמץ כשאני מגיע ליישוב במגזר הערבי, או במגזר הבדואי, וגם ביישובים יהודיים, מסתבר שבגלל שיטת המצ'ינג לא מצליחים לבנות שם, לא מועדון נוער, ולא מגרש כזה, ולא מגרש אחר, והכספים נשארים שם תקועים, ובסוף השנה, כשיש רזרבות במשרדים, שוב מקבלים את הכסף אלה שיכולים לשים את המצ'ינג. אנחנו מטפלים בזה. גם מטפלים בזה כי האוצר ביקש שנטפל בזה. אני יודע, עולים לדוכן ואומרים את הכול, צריך לפעמים לשים סייגים לאמירות האלה. אני אומר לך את זה מכל הלב, בלי שום הקשרים פוליטיים. הממשלה רואה עצמה אחראית לשלומם ולרווחתם הפיזית והנפשית של כל האזרחים, ובעיית העוני נמצאת על סדר-היום. אני שמח, חבר הכנסת דרעי, שאתה עומד כאן ומדבר על זה. הרבה שנים רציתי שאתה תדבר על זה. לא הרבה פעמים דיברת על זה. ואם הוועדה הזאת גרמה לך לעמוד כאן ולדבר בהתרגשות על נושא העוני, כבר השגנו משהו.

אני מבין שזה ריטואל קבוע, ואתם כאופוזיציה צריכים לעשות את זה, אבל באמת, חבר הכנסת דרעי,

היד שלכם לא רועדת קצת כשאתם מציעים הצעות אי-אמון שקשורות לוועדת אלאלוף ולטיפול בעוני? אתם הייתם חברים בממשלות שיצרו את המצב הקשה הזה. אני שוב חוזר, מילא האופוזיציה, מילא מרצ, הם לא היו במבחן העשייה. אבל אתם הייתם במבחן העשייה, חבר הכנסת דרעי, אתה איש חברתי, איפה הייתם עד אז? אנחנו יצרנו את המצב הזה? תשאל מה עשיתי בדימונה, עיר הרפאים של דימונה, מי הפך אותה לעיר מבוקשת היום?

אני לא יודע שאתה עשית את זה, אני יודע שהיו,

אם אני מכעיס אותך זה בסדר גמור, ואתה עונה לי על ההיסטוריה. אני אומר לך, כשאני מסתכל עשר שנים אחורה, אומנם אנחנו פוליטיקאים וחברי קואליציה ואופוזיציה, אבל יש משהו בהגינות הבסיסית כשעומדים כאן ומטילים דופי בממשלה או בשרים שמנסים, מי, 60.5 מיליארד שקל. אתה הצבעת בעד. מ-2003 עד היום, עשר שנים עד היום, עכשיו כל כך קשה. אתם הייתם שם, שותפים, מי קיצץ בקצבאות הילדים? שותפים, יצרתם פערים, ואתה אומר, תענה לי, מי קיצץ בקצבאות

עם פנים אדומות,

מי עשה את כל זה? אתה עשית. אתה, מאיר. משתמשים בך כעלה תאנה,

בי מעולם לא השתמשו כעלה תאנה,

לצערי הרב, משתמשים, אני בהזדמנות אגיד לך מה אני חושב שאתם עשיתם,

בכבוד, ואתה עוד תוקף אותי?

אני אומר את המציאות, שהיא כזאת, שאתה ואנשי ש"ס לא צריכים לעמוד כאן ולהטיל דופי ולבכות, ולבכות על זה, אתם יצרתם את הפערים. אתה לא מראה לי כלום. כשאני מסתכל עליך ועל ש"ס אני רואה את עצמי. אתה אל תראה לי שום מראה. תסתכל אתה במראה ותגיד לי שאתם, אנשי ש"ס, 30 שנה בממשלות יצרתם פערים כאלה גדולים. והיום אנחנו מנסים לרדת, בלי כותרות, לצלול לתוך הבעיה, למצוא פתרונות, וכל שבוע, בריטואל קבוע, אתם עולים כאן ומטילים בנו דופי.

לקחו, על מה אתה מטיל דופי? על מה? על זה על מה? שלקחתם 2.5 מיליארד שקל מהעניים. אלוהים אדירים, 30 שנה אתה בממשלות שיצרו את העוני ואתה עוד עומד כאן,

אנחנו יצרנו את העוני? תתבייש.

אני לא מתבייש, ואני אגיד לך את זה עוד פעמיים: אתם יצרתם את העוני. אתם יצרתם את העוני. אני בגאווה גדולה, בגאווה גדולה, שר הרווחה, בגאווה גדולה, ואני עושה את זה כדי להציל את האנשים שאתה הכנסת לבוץ. אתה הכנסת לבוץ. עלה תאנה. אתה הכנסת לבוץ. מפלגת ש"ס, עם האמירות הנבובות שלכם. אתה עומד כאן, אריה דרעי, האיש החברתי שלא עשה כלום בנושאים של החברה בעשר השנים האחרונות, אתה עומד כאן ומטיל בנו דופי, על מה? תגיד לי.

קראת את התוכנית? אין לי בעיה שתגיד: נכון,

אנחנו נעשה,

מי קיצץ, ? מי קיצץ, ? הגיע הזמן שאנשים קצת יתביישו כשהם מדברים. קצת בושה.

על זה שאתה ומפלגת ש"ס, אתם יצרתם את הפערים. לא טיפלתם בשום דבר חוץ מאשר בעצמכם. אתה עוד אומר לי שאתה עשית מדימונה, שהייתה עיר רפאים? תגיד לי, על מה אתה מדבר? אז אתה לא יודע את ההיסטוריה. מה אתה אומר? אני גר בדימונה 50 שנה. מה אתה אומר? ראיתי אותך ממש לצדי כראש עיר. מה זה, אתה בנית לי את העיר. על מה אתה מדבר? אני הייתי

עזוב, לא נתווכח על החצר שלי.

היו תקופות של מסיבות עיתונאים, אדוני היושב-ראש,

בדיון הזה אתה השר, אתה הממשלה. אתם חייבים לספק תשובות. אני מספק תשובות. אל תתחבא, אני מספק תשובות. בבקשה. הוועדה מספקת תשובות. אלא מאי, השר כהן, למה גנזו את המסקנות על החזרת קצבאות הילדים בוועדת אלאלוף? ישבנו היום בוועדת הכספים. אני ישבתי ושמעתי. למה נגנזו ההמלצות האלה? האם עכשיו אתה מטיל דופי

אני לא מטיל דופי.

אז מה אתה אומר? אתה אומר "גנזו". אני אומר לך, לא היה ולא נברא. לא הייתה שום התערבות פוליטית בוועדה הזאת. היו ויכוחים לגיטימיים, היו ויכוחים שאפילו לא הצליחו להגיע לניסוח. לקח להם זמן. היו כאלה שקמו והתפטרו כי חשבו שלא צריך לגעת בשום קצבאות. ואני שמח שהם התפטרו.

היה אדם שאמר את מה ששמעתי את דרעי אומר, וזאת בושה, היום שמענו את התיאוריה החדשה, שאומרת שתשלומי ההעברה אינם מצילים משפחות, מעל לקו העוני. זה פשוט דבר חדש לחלוטין, שלא שמענו קודם. א. זכותו של כל חבר בוועדה להביע את דעתו,

תתווכח אתו. היו שם ויכוחים. עכשיו, חבר הכנסת ברכה, אתה שואל אותי, אני עונה לך. היו שם ויכוחים. לא הייתה שום התערבות. אני עמדתי כאן בשבוע שעבר וגיניתי בכל תוקף את האמירה נגד הילודה. ובטח אני, שבא ממשפחה שאין בה ילד אחד או שניים, אלא הרבה יותר, גיניתי את זה.

אני שמח ששאר חברי הכנסת גינו את זה. אבל זה לגיטימי שדברים כאלה יישמעו. תתווכח אתם, תגנה אותם, אבל אי-אפשר להגיד לפרופסור שחושב את זה לא להגיד את זה.

אנחנו נעשה את מה שצריך לעשות. היו מסיבות עיתונאים רק לפני שנתיים, למען ההגינות, היו כמה רעיונות מצוינים, בוודאי.

אבל יש שאלות נוקבות שצריכות תשובה, והתשובה לא צריכה להיות: אתה מטיל דופי, אתה מערער על זכותו לומר דעה.

חבר הכנסת ברכה, מותר לנו גם לעמוד כאן ולכעוס. אנחנו לא תמיד צריכים לשבת בשקט ולשמוע איך מטילים בוץ על כל דבר שאנחנו עושים, ולהיות ה"פוקר פייס" שלא מגיבים. מותר לי להגיב על מה שאמר חבר הכנסת דרעי, כי זה מכעיס אותי. זה בינך לבינו, זה מכעיס אותי, וזה כואב לי, כי אני בא מהמקום שהוא בא. ואני לא אוהב שמטיפים לי במקום שלא עושים. באתי ביושר גדול מאוד. יכולתי שלא להקים את הוועדה הזאת. כן, הוועדה הזאת גורמת קצת אי-נוחות. וטוב שיש לפני הממשלה ועדה עם המלצות כאלה.

ייקח שנתיים,

אבל זה יֵשב, כל יום ידונו על זה. כי בסופו של דבר זה 20% מהילדים שלנו, זה המון. זה מביש לנסוע לצרפת ולהיפגש עם שרת, 33% מהילדים, 20% מכלל האוכלוסייה, 20% מכלל האוכלוסייה.

זה מביש להגיע למדינה,

ושידברו עליך כעל נציג מדינת היהודים, אבל גם יגידו לך: אתם הראשונים בעוני. זו לא המדינה שלה פיללנו. ואני מסכים אתך לגמרי. כשאני מסתכל, אדוני היושב-ראש, רק לפני שנתיים מסיבות עיתונאים על 100 מיליון שקל לביטחון תזונתי, ושום דבר לא קרה.

שר האוצר הזה, שנוח לכמה אנשים לתקוף אותו, ושמנו 230 מיליון שקל, שנמצאים בשטח. אני רק רוצה לפרט, שתבינו מה קרה בשנה האחרונה, לפני הדוח של הוועדה למלחמה בעוני,

מיליארד שקלים לניצולי השואה, אני לא מכיר שרי אוצר מאז 1953 שהחליטו לטפל ולהקצות מיליארד שקלים בבסיס התקציב לאותם 190,000 אומללים שעדיין חיים. על זה לא ראיתי את האנשים עולים לכאן, זה מובן מאליו, אבל שום שר אוצר לא עשה את זה. 230 מיליון לביטחון תזונתי. 100 מיליון ל-5,000 משפחות במצוקה, נושמים לרווחה. 110 מיליון לכבדי ראייה וחולי דיאליזה. לא רק היהודים, לא רק החרדים, כולם, חס ושלום. מיליארד שקלים תוספת למשרד הרווחה. תבדקו את זה. עכשיו תגידו לי אתם, ברוב הגינותכם: 2.5 מיליארד שקלים בשנה אחת לנושא הרווחה, אז נכון שעדיין יש עניים, אבל זה התקדמות של צעד אחר צעד, התקדמות משמעותית. 2.5 מיליארד. חבר הכנסת ברכה, בדקתי: לא עשו את זה בעשור האחרון. לא עשו את זה בעשור האחרון. אני מטייל במגזר החרדי, ועושה הכול, בלי חס ושלום לעשות איפה ואיפה. כל ראש עיר חרדי שפונה, בכל מה שהוא רוצה,

במגזר הערבי אנחנו עושים מהפכה גדולה בביטול המצ'ינגים, כי הבנתי שזה עקב אכילס שלהם.

אפשר לתת להם 75%, בלי שישלמו את ה-25%. זה לא משנה, למה, זאת אומרת, או שתשלם 25% ראה, המטרה היא לתת להם 90% ו-95% זה מטורף. ויש מקומות שאנחנו נותנים 100%, כנ"ל ביישובים חרדיים שהם במצב סוציו-אקונומי 1 ו-2. באתי משם, אני מכיר את זה. לבי נחמץ כשאני בא לראש עיר והוא אומר לי: אין לי 200,000 שקל. מצנע יגיד את זה, הוא היה בירוחם. כואב הלב. והאטימות הזאת לא ברורה לי. אז אנחנו עושים את זה. 2.5 מיליארד שקלים. אז ברוב ההגינות, צריך גם להגיד מילה טובה, ואי-אפשר להתעלם מזה. לא שמעתי אתכם זועקים את זעקת החד-הוריות, אבל פתרנו את הבעיה. אנחנו בדרך לפתרון הבעיה. טיפול אמיתי ומעמיק בשאלת העוני וצמצום הפערים דורשים שילוב מערכות בין המשרדים, חבר הכנסת ברכה, איגום משאבים, נגישות הבריאות, חינוך טוב ושוויוני, דיור בר-השגה, הורדת מחירים, חיזוק הביטחון התזונתי. לנוכח הנתונים הקשים והמדאיגים של העת האחרונה, המצביעים על שיעורי עוני ואי-שוויון גבוהים, הקמתי את הוועדה למלחמה בעוני, ועדה ראשונה מסוגה, שמטרתה אחת: התמודדות המדינה עם בעיית העוני. לטווח ארוך, לא כיבוי שרפה, לא כאן ועכשיו, תכנון לטווח ארוך. אני רוצה לציין: חצי מהכסף שעליו הוועדה מצביעה, אדוני היושב-ראש, נמצא בתוך המשרדים. 40% בין 40% ל-50%. ביום שני הבא בוועדת כספים נעשה את החישוב. לכן, המבחן הוא על ה-50 או ה-60 האחרים,

ואני בא ואני אומר: היות שברור לנו בדיוק, ואני לא תומך בוועדות שנותנות דברים כאלה גרנדיוזיים שמייד שמים אותם מתחת לשולחן ולא מטפלים, אני שמח שההמלצות הן המלצות שאפשר ליישם אותן. ולכן, אם אנחנו נבוא, ויש רוח גבית של האוצר, ואמר את זה שר האוצר, בעוד חודש אנחנו מאשרים את זה, ונביא את זה לפני הממשלה, ואם הממשלה תבוא ותגיד: אנחנו פורסים את זה לשתיים-שלוש פרוסות בשנות תקציב, אני חושב שאנחנו עושים צעד חשוב מאוד. חשוב מאוד. לכן אני אומר, מעבר לכעסים, יש באמת שעה של רצון טוב, לבוא ולשים את דוח הוועדה, וכמה שהוא גורם אי-נוחות לכמה אנשים, להתמודד עם זה. כי צודק כל מי שאומר: אנחנו הממשלה של כו-לם, ובמיוחד של אלה שלא יכולים לדבר ואין להם לובי חזק בשום מקום. כשאני מגיע לקשישים האלה ואני רואה שכל שנה, אדוני היושב-ראש, 4% מכלל הקשישים עוברים למעגל העוני, ויש המלצה מאוד ברורה של הוועדה, איך בסכומים שהם לא גבוהים, 400 שקלים לזוג קשישים, משנים את עולמם. והלכנו בעקבות אנשי הוועדה ופגשנו אנשים בכל רחבי הארץ,

ולראות זוג קשישים שמתלבט, יש לו דילמה: האם לקנות אוכל או לקנות תרופות. ולא חיכינו להמלצות הוועדה: בימים אלה מוקמים בהשקעה של 31 מיליון שקלים 114 מועדונים מאושרים לקשישים, עם ארוחת בוקר וארוחת צהריים. יצא קול קורא, ו-114 רשויות, ובהן רשויות חרדיות ורשויות מהמגזר, פנו וקיבלו את הכסף. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, הבעיה,

המצ'ינג שדורשים מהרשויות, שאין להן. אמרתי, בנושא של המועדונים המאושרים אנחנו ביקשנו מבנה. אני דיברתי על זה,

לפני שאתה עלית, ואמרתי שאני ער לנושא של המצ'ינג, אני ער לעקב אכילס הזה, שגורם לקיפאון כמעט בכל דבר שאתה רוצה לעשות בתחום החברתי ביישובים שהם במצב סוציו-אקונומי 1 4. אנחנו מנסים לטפל בבעיה. זה גם שינוי התקנון, זה גם שינוי החקיקה, אבל חייבים לעשות את זה. ויש לנו התמודדות לא קטנה עם ראשי הרשויות, עם השלטון המקומי, שאומר: אל תיגעו בזה. יש ראשי רשויות שעולים לכאן לרגל ואומרים: אל תעשו שינוי במצ'ינג, אנחנו לא מוכנים, מה שהמדינה צריכה לתת, שתיתן אוניברסלי. איזה רשויות?

שהכסף נשאר בקופה, ואחר כך הם משלמים את זה, נכון, נכון לגמרי, אבל צריכים לשמוע אותם, וצריך לשבת מולם, ולא צריך לריב אתם, כי בסופו של דבר הם אומרים: אני מגייס את הארנונה, זה הכסף שלי, אני רוצה להחזיר. אני חושב שבשיח, הרשות היום, של השלטון המוניציפלי, אוזנה כרויה להקשיב לשינויים כאלה, וזה יקרה. זה שוד, זה שוד. אתה לא צריך לנהל משא-ומתן עם שודדים. זה כסף שהוא לא שלהם, הוא נותר בקופת המדינה כי החלשים לא יכלו לקחת אותו, בגלל המצ'ינג. זה סוג של גנבה. חבר הכנסת ברכה, הזרוע הביצועית של ממשלת ישראל היא ראשי הערים. חלילה לנו מלהגיד כאן, אני מבקש שתחזור בך, הם לא שודדים,

אני מדבר על אלה שמתנגדים להסרת המצ'ינג מעל החלשים.

זו דעתם, אנחנו נתווכח אתם, אבל בין זה לבין שודדים המרחק הוא גדול מאוד,

ראשי הערים יכולים לקבל ממני רק מחמאות, הם באמת הזרוע הביצועית של המדינה הזאת.

אנחנו כולנו שותפים למשימה הלאומית הזאת, לצמצם בצורה משמעותית את הפערים בחברה הישראלית ולטפל בעוני. אנחנו נעשה את זה בנחישות, לאט-לאט נמצא את הכסף לזה. זה אולי ייקח יותר משנה, ייקח שנתיים,

אבל זאת הפעם הראשונה מאז הקמתן של הממשלות בישראל שהוקמה ועדה כדי להציב תוכנית ברורה וסדורה. נדמה לי, אני רוצה לחזק את מה שאמר אלי אלאלוף: האחרון שדיבר על בעיית העוני היה מנחם בגין, ונדמה לי שעברו כמה עשורים מאז. ולא רק דיבר, אלא ביצע: תזכרו את שיקום השכונות,

אני מאוד מקווה שאנחנו באמת, ממשלת ישראל, מפלגת יש עתיד, כל מפלגות האופוזיציה, נראה בזה משהו לאומי, ובמקום שנתכתש האחד עם השני נמצא,

את האפשרות לתת כתף, כי זכרו: 20% מאזרחי מדינת ישראל נמצאים מתחת לקו העוני.

תודה לשר הרווחה והשירותים החברתיים, השר מאיר כהן. אנחנו ממשיכים בהצעות האי-אמון: כישלון הממשלה בפתרון מצוקת הדיור של אזרחי ישראל בכלל והזוגות הצעירים בפרט. ינמק את ההצעה חבר הכנסת שאול מופז. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשנים האחרונות התפתחה בישראל מצוקת דיור חמורה, מסוכנת, שהולכת ומחריפה. הבטחות יש בשפע אבל אין תוצאות. המחירים עולים והייאוש שאוחז את הזוגות הצעירים לא נעשה יותר נוח בישראל. צריך לומר, אדוני היושב-ראש, שמחירי הדיור הם אבסורדיים, בלתי מתקבלים על הדעת והם תוצאה של היעדר תכנון, היעדר קבלת החלטות והיעדר ביצוע. ממשלת ישראל לא הציגה ולו תוכנית אחת כוללת ויעילה לטווח הארוך שתפתור את מצוקת הדיור לזוגות הצעירים ובכלל. לממשלת ישראל אין תוכנית מפתח לדירה לזוגות הצעירים במדינת ישראל. אין תוכנית כזאת, וכל התוכניות שעולות בימים האלה אין להן שום קשר לפתרון מצוקת הדיור. קבינט שלם טוחן מים, מדבר את עצמו לדעת, שום הישג משמעותי ושום פתרון. נשארנו רק עם אפס מע"מ על דירה ראשונה, אולי משום שהשר לפיד העדיף כישלון מפואר על חלומות במגירה. ניצבת בפנינו פצצת זמן מתקתקת, בעיה לאומית וחברתית מהמעלה הראשונה. מדובר במצב חירום, ולכן צריך תוכניות חירום שאותן נממש אחת לאחת לטווח הארוך, ולא פתרונות נקודתיים וקצרי טווח שלא יועילו. אדוני היושב-ראש, אני הקמתי צוות מקצועי, ובחצי השנה האחרונה כתבנו יחד תוכנית רב-שנתית כוללת, סדורה,

לפתרון מצוקת הדיור בישראל, בדגש על הזוגות הצעירים. קראנו לה "מפתח לדירה", ואני מציג אותה היום לראשונה. במשך חצי שנה הצוות חקר ולמד את הנושא לעומק, וכן קיים פגישות עם עשרות אנשי אקדמיה, אנשי מימון,

קבלנים, ראשי רשויות, שרים ואחרים. המסקנה ברורה: כל תוכנית שמבקשת לפתור את מצוקת הדיור צריכה לכלול מענה בשני נושאים מרכזיים: הראשון הוא הגדלת ההיצע, והשני הוא הפחתת ההון העצמי הנדרש מזוגות צעירים ומחוסרי דיור. אם נטפל בשתי הנקודות האלה, בהגדלת ההיצע של הדיור בישראל ובהפחתת ההון העצמי שנדרש לזוגות צעירים ובכלל למחוסרי דיור בבואם לקנות דירה, יש כאן מהלך חיובי משמעותי לפתרון מצוקת הדיור. וברשותך, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אעמוד על שתי הנקודות האלה ביתר פירוט. הגדלת ההיצע, אנחנו חייבים להגדיל את ההיצע. כל עוד יגבר הביקוש על היצע הדירות נהיה עדים לעליית מחירים. מה לעשות, זה השיעור הראשון בכלכלה, זה הטבע של השוק. אם לא נגדיל את ההיצע, הביקוש יעלה מעלה מעלה.

צריך להגדיל את ההיצע באופן דרסטי כדי להדביק את הפער. זה לא בשמים, זה אפשרי וזה דבר שהוא ישים. צריך ללמוד קצת מההיסטוריה. מדינת ישראל עשתה זאת כבר לפני עשורים. בגלי העלייה הגדולים היא הכפילה ושילשה את היקף הקרקעות לבנייה כדי לענות על הביקוש שזינק. לשם המחשה, בעלייה הגדולה מברית-המועצות ממשלת ישראל נקטה צעדים מהירים והביאה לכך שמספר התחלות הבנייה גדל פי-ארבעה בתוך שנתיים. בשנת 1989 נבנו כ-20,000 יחידות דיור, בשנת 1990 המספר הוכפל ונבנו 40,000 יחידות דיור, ובשנת 1991 הוא הוכפל שוב: יותר מ-80,000 יחידות דיור נבנו בשנה. זה אומר שזה אפשרי ומעשי. רק בין השנים 1990 ו-1992, שלוש שנים בלבד, ממשלת ישראל בנתה 200,000 יחידות דיור. אם אז יכולנו, אין ספק שאפשר לעשות את זה גם היום. הצעדים הם פשוטים, אין פה פטנטים חדשים: הגדלת היצע הקרקעות, מתן הקלות ותמריצים לרשויות, עידוד פרויקטים של תמ"א 38, הגדלת יחידת הדיור המותרת לבנייה בקיבוצים ובמושבים, מתיחת אזורי הביקוש ורשת ביטחון לקבלנים, הגדלת מספר העובדים הזרים המקצועיים ואינטגרציה בין משרדי הממשלה ועוד צעדים. רק צריך להחליט שעושים. ברגע שיוחלט שעושים, כל הנקודות האלה והאחרות יכולות להשפיע באופן משמעותי מאוד על הגדלת היצע הדירות בישראל. ובאשר להון העצמי, אדוני היושב-ראש, הגיע הזמן שממשלת ישראל תסתכל למציאות בעיניים. מאיפה היא מציעה שזוג צעיר יביא הון? מאיפה אתם רוצים שזוג צעיר יביא הון? מאיפה יהיה לו כל כך הרבה כסף? 300,000 ו-400,000 ו-500,000 שקל הון עצמי, מהיכן יש לזוגות הצעירים מאות אלפי שקלים? ואתם יודעים, וכולנו יודעים, שהזוגות האלה קורסים תחת הנטל של יוקר המחיה, ואתם יודעים שהם בקושי גומרים את החודש, ואתם יודעים כמה השכירות גבוהה, ואתם יודעים כמה עולה להם גן-הילדים וכמה עולה להם הקייטנה. חברי הכנסת, כולנו יודעים שלזוג ממוצע קשה לחסוך היום ואין בידו היכולת להגיע עם ההון העצמי הזה. זה לא מעשי וזה לא אפשרי. איפה שאין הורים שיכולים לעזור, ירושה או כרטיס זוכה בלוטו, יש זוג צעיר שלא יוכל לקנות בית, לא עכשיו וגם לא בעוד שנים. זוג צעיר ששירת, עובד ולומד, יישאר בלית ברירה עבד לשכירות ונווד, הוא לא יצליח להגיע לדירה. וזה בעיני החסם המרכזי, זה הקושי הגדול וזה הדבר הכי חשוב שעלינו לעשות בעבורם, עלינו להקטין את הדרישה להון עצמי ולקבוע שגובה תשלום המשכנתה יהיה בגובה שכר הדירה שהם משלמים. זה המפתח האמיתי לדירה. לכן אנו מציעים, בין היתר, להפחית את ההון העצמי הנדרש ל-10% בלבד מערך דירה שמחירה עד 1.2 מיליון שקל ולקבוע שהמשכנתה לזוגות צעירים תהיה בגובה שכר הדירה באזור הביקוש.

יש להרחיב את מעגל הזכאים למשכנתה ממשלתית כך שיכלול גם את מי ששירת שירות צבאי או אזרחי לצד שיפור תנאי הריבית על משכנתה ממשלתית והתאמתה לתנאים בבנקים לכל הפחות. אנחנו משוכנעים שאם זוג צעיר יידרש להציג סכום ראשוני סביר ובר-השגה והמשכנתה תהיה בעלות שכר הדירה שהוא משלם, ממילא פתרנו את הבעיה לרוב המוחלט של הזוגות הצעירים ואפשרנו להם לקנות בית בישראל. התוכנית הזאת, חברי חברי הכנסת, לא משאירה אף אחד בחוץ, לא את מי מהזוגות הצעירים שרוצה לקנות דירה יד שנייה ולא את מי שאין לו הון עצמי. יש בה פתרון לכולם. אתם בטח שואלים: כמה זה יעלה לנו? ובכן, התשובה היא מאוד מפתיעה: יישום התוכנית הזאת מההתחלה ועד הסוף לא יעלה שקל אחד יותר ממה שהממשלה מייעדת היום ליישום תוכנית אפס מע"מ, שלא מביאה פתרון ומעלה את הביקוש. תוכנית 0% מע"מ עולה כ-2.5 מיליארד שקלים, וזו תוכנית נקודתית צרה שמעט מאוד זוגות צעירים ייהנו ממנה. היא לא יכולה לעמוד לבדה, משלושה טעמים עיקריים:

משום שהנחת המע"מ על דירה ראשונה מפלה את הצעירים שמבקשים לרכוש דירה מיד שנייה, וזה הרוב, רבותי. 80% מהציבור הזה היו רוצים לקנות דירה ראשונה מיד שנייה, ורק 20% מהעסקאות לדירה ראשונה הם מקבלנים.

וזה נימוק לא פחות מכריע, מי שייהנה מאפס מע"מ זה הקבלנים. הם יעלו את המחירים, ולכן הביקוש יעלה והצעירים בישראל לא ייהנו מזה. האחרון, משום שהנחת המע"מ תזניק את הביקוש אך לא תגדיל את ההיצע, ובלי הגדלת ההיצע אין יכולת להביא לפתרון וזה יוביל לעליית מחירים נוספת.

חברי חברי הכנסת, על רקע הכישלון בפתרון מצוקת הדיור, אין לנו אמון בממשלה ובדרכה, אך ביכולתנו, ביכולתכם, לשנות זאת. התוכנית הזו, אדוני היושב-ראש, איננה פוליטית. אין בה שמאל וימין. כל כולה למען הזוגות הצעירים בישראל, הילדים והנכדים שלנו. אני קורא לכולם להצטרף אלי ולתמוך בתוכנית הזו, ויחד נוכל להביא לשינוי ונעניק לעשרות-אלפי זוגות צעירים מפתח לדירה. הדבר האחרון, אדוני היושב-ראש, בהמשך לדבריו של השר כהן, שר הרווחה, ברצוני לומר שגם בשנה הזאת, בשנה וחצי שהממשלה הזו מכהנת, יש עלייה בעוני בישראל. אנחנו במקום הראשון במדינות ה-OECD. 20% מתושבי ישראל חיים מתחת לקו העוני, למעלה מ-30% מאוכלוסיית הילדים בישראל, והממשלה הזו לא נקפה אצבע, ואינני רואה מישהו שייתן לה ליישם את כל המסקנות של הוועדה אשר הגיעה למסקנות מרחיקות לכת. לכן צריך לומר היום שגם בתחום הזה, של העוני בישראל, הממשלה נכשלה כישלון גדול.

תודה לחבר הכנסת שאול מופז. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, היום נביא לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפטור ממע"מ על דירה ראשונה לזוגות צעירים שתורמים למדינה, משרתים אותה, עובדים קשה ונתקלים במחירי הדיור המפלצתיים. ההצעה הזו, כן, כי היא לא הייתה מושלמת ואני לא, ההצעה הזאת, חבר הכנסת כהן, אותו דוכן, אותו, חבר הכנסת כהן. ההצעה הזו נועדה לסייע כבר עכשיו לאוכלוסייה שנזקקת והכי מגיעה לה העזרה שהמדינה יכולה לתת לה. הזוגות הצעירים לא יכולים לחכות יותר וזכאים לפתרון מיידי.

אנחנו לא מתכוונים להתנצל בפני אף אחד על כך שאנו דואגים לזוגות הצעירים ממעמד הביניים שתרמו למדינה.

מי שרוצה לממש את מלוא ההטבה שמאפשר החוק לכולם, שיתכבד ויגיע לשירות צבאי, לאומי או אזרחי ויקבל אותה. אדוני היושב-ראש רק תחשוב כמה אירוני, השאלה אם אדוני חושב,

אתם מענישים אותם עכשיו?

הייתי שואל שאלה אחרת, אף שבדרך כלל אני לא מתערב בדיון.

אתה חושב שהמע"מ הזה יעזור להורדת מחירי הדיור? הסכת ושמע, אדוני, בהמשך. רק תחשוב, נחיה ונראה. רק תחשוב כמה אירוני,

זה לא משנה אם זה חייל או בן-ישיבה. רק נחשוב כולנו כמה אירוני שדווקא היום, כשאנחנו מביאים את הצעת החוק לפטור ממע"מ לזוגות צעירים להצבעה בקריאה ראשונה, בוחרת האופוזיציה לתקוף את הממשלה על בעיית הדיור שנמשכת כבר עשור. בניגוד לממשלות קודמות, שר האוצר מטפל בבעיה ומפעיל את כל הכלים שעומדים לרשותו כדי להגדיל את ההיצע, שמעתי כאן שלא עושים כלום, חבל שמשמיצים סתם בלי לדעת, ולהביא להורדת מחירי הדיור. נתוני בנק ישראל, וזה נתוני בנק ישראל, זה לא נתונים שלי, על התחלות הבנייה בין השנים 2005 ו-2013 מביאים לכדי ביטוי בצורה הברורה ביותר את העשייה שלנו. אם בשנים 2005 2007 התחלות הבנייה עמדו על 31,000 יחידות דיור, ובין השנים 2008 2010 הן עמדו על 36,000 יחידות דיור בלבד, בשנת 2013 לבדה התחלנו לבנות כ-45,000 יחידות דיור. אני שולח אתכם לדוח בנק ישראל כדי לבדוק את הנתונים האלה. זו עבודה של שר השיכון הקודם. חברי חברי הכנסת, מדובר בתנופת בנייה משמעותית שמגדילה את ההיצע, ורק באמצעותה, אף אחד כאן לא גילה איזה משהו חדש או לא המציא את הגלגל, רק באמצעותה נוביל להורדת מחירי הדיור. אדוני היושב-ראש הצעת החוק לפטור ממע"מ אינה עומדת לבדה ואינה הפתרון היחיד למצוקת הדיור. היא חלק ממכלול מגוון מאוד של החלטות שקיבלנו בצורה מהירה ואגרסיבית מאז נכנסנו לתפקידנו. הקמנו את קבינט הדיור, ששר האוצר עומד בראשו, וכינסנו את כל הגורמים הרלוונטיים כדי לתת פתרונות לטווח הארוך. שר האוצר מקיים דיונים שוטפים ופועל לשחרור מהיר והסרת חסמים של קרקעות מדינה. הבעיה שמה שמשלמים על הקרקעות הם סכומי ענק וזה מתגלגל, מחלחל למטה לצרכן. אז חלק מן הקרקעות, התשלום למדינה הוא אפס, כידוע לך. חלק במחוז הצפוני וחלק בחלק הדרומי. אמר שר האוצר שהרווחים ממכירת קרקעות למדינה אינם מעניינים אותו, והוא פועל אף להורדת מחירים בעניין הזה. זה לא דבר של מה בכך ששר אוצר מעמיד את עצמו בראש קבינט הדיור. זה ממש לא תפקידו, ובכל זאת הוא ראה לעצמו, כמשימה לאומית, חבר הכנסת כהן, כמשימה לאומית, והעמיד את עצמו בראש קבינט הדיור. לא ראיתי שזה קרה עם שרי אוצר קודמים. הענקנו רשתות ביטחון,

הענקנו רשתות ביטחון ליזמים. תמ"א 38, הרי לא תבינו אחר כך כלום,

הענקנו תמריץ של מע"מ אפס גם לתמ"א 38, מהלך שיגדיל משמעותית את הכדאיות הכלכלית לבנייה. הקמנו חברה להשכרה כדי לתת מענה לשוק השכירות, ועד היום נחתמו 3,000 חוזים. עזרנו לעקוף את הביורוקרטיה בתכנון באמצעות חוק הוותמ"לים. פתחנו חסמים שמנעו בנייה של עשרות-אלפי יחידות דיור, וחתמנו ונמשיך לחתום על הסכמי-גג עם ראשי ערים באזורי הביקוש בכל רחבי הארץ, ממודיעין, דרך ראש-העין ועד קריית-ביאליק, וכן הוספנו עובדים זרים כדי לזרז את מעברם של מחנות צה"ל לנגב,

אני מצטער להגיד לך משהו, אני חייב להפסיק.

אני יכול להפסיק לשנייה אחת, כיוון שאתה אומר "עשינו" ו"עשינו". בשורה התחתונה, המחירים לא יורדים, השכירות עולה,

זו השורה התחתונה, זו המציאות. אין מציאות אחרת.

אני בין אלה שזעקו הכי הרבה בבית הזה על מחירי הדיור. לא הייתה ישיבה שלא עשיתי את זה, מעל הדוכן, בוועדת כספים, בכל מקום. אמר לי כבר הנגיד, אנחנו רואים את ההתמתנות של המחירים. אין התמתנות, אין כלום. אתה אומר את כל העשייה הזאת. בגדול, אין בשורה. המחירים לא יורדים. המחירים עולים. אדוני, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, אתה וסיעתך דיברתם על מע"מ אפס כמהלך שיביא להורדת מחירים. צודק אני?

תודה רבה לך. אני מאוד מודה לאדוני. מע"מ אפס ומחיר הקרקע, גם את זה אמרנו. ופועלים גם בעניין הזה. אני מאוד מודה לאדוני, זיכרוני אינו קצר, שאתה וסיעת ש"ס מעל הדוכן הזה ובוועדת הכספים טענתם למע"מ אפס, ועכשיו, אתה התנגדת. ועכשיו, בשנות האלפיים, אתה התנגדת, לא אנחנו. כי ההצעה שהביא חבר הכנסת מאגודת ישראל,

מע"מ אפס זה לא איזה דוקטורט. אל תנסה לקחת את זה למקום לא נכון. זה לא לעשות עלינו דוקטורט. מע"מ אפס זה מע"מ אפס. לא צריך איזה שינויים פה ושם כדי להבין מה זה מע"מ אפס. מע"מ אפס סקטוריאלי, זה מה שהם מביאים.

איננו מתביישים לבוא ולהגיד שאנחנו דואגים למעמד הביניים, למי ששירת בצבא או בשירות הלאומי או בשירות האזרחי. כן, אני מצהיר על זה מתוך, אנחנו, לשרת את המדינה זה רק לירות? לא. זה רק לירות? לשרת את המדינה זה לא להגיד שמי שחטף את החיילים הוא לא טרוריסט. למה אתה אומר לו את זה? מה קשור? זו התשובה שהוא ביקש, אז הוא קיבל.

מה הקשר? מה הקשר? אני מדבר על איציק כהן, שהוא לא יורה באנשים ומגיע לו. איציק כהן שירת בצבא. אני גאה בו. מגיע לו מע"מ אפס. אני גאה בו. אני אחזור למענכם שוב, סגן השר, ראית כמה, פתחנו חסמים. באותה אמירה. לא צריך להתרגז על כל דבר.

הסכיתו ושמעו. הסרנו חסמים שמנעו בנייה של עשרות-אלפי יחידות דיור וחתמנו ונמשיך לחתום על הסכמי-גג. אני משוכנע שפינוי מחנות צה"ל לנגב, פינוי צריפין, פינוי סירקין ומקומות נוספים יכשירו קרקע פנויה לבנייה ויוסיפו אלפי יחידות דיור. בנייה של דירה היא לא "זבנג וגמרנו", היא לוקחת זמן. 45,000 דירות שנבנו רק ב-2013, התחלות בנייה, אינן דבר של מה בכך. זה הרבה מאוד יחידות דיור. אם מגמת העלייה תימשך כלפי מעלה, והיא תימשך, כי אנחנו נחושים לעשות את זה, וההיצע יציף את השוק, יביא הדבר, עם שאר הנושאים האחרים, כמו מחירי מטרה, כמו הורדת המע"מ, להורדת המחירים. אנחנו עובדים ובונים כמו שאף ממשלה לא פעלה ובנתה בעשור האחרון. זה לא יקרה בתוך יום-יומיים כי אין "זבנג וגמרנו" ואי-אפשר להקים בניין יש מאין בתוך כמה ימים, אבל בטווח הזמן הלא-רחוק ההיצע יגדל ומחירי הדיור ירדו. לפיכך אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת האי-אמון ולאפשר לממשלה ולשר האוצר להמשיך לעבוד ולפתור את משבר הדיור לטובת הציבור בישראל.

תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי. רבותי, אנחנו עוברים לדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת איציק שמולי. רבותי, מפלגת העבודה. איציק שמולי איננו. אראל מרגלית. אראל מרגלית?

האם זה מה שהוחלט? מנהלת הסיעה, אראל מרגלית במקום איציק שמולי. אז למה אתם לא מעדכנים את המזכירות בעוד מועד? זה בסדר, תאמינו לי, אין הבדל מבחינתי, רק צריך לעדכן את המזכירות על מנת שלא נקרא שמות של מי שלא צריך. אחריו, חבר הכנסת רונן הופמן. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, אני רוצה להתייחס לדוח העוני שהוציאה ועדת אלאלוף. אני רוצה לפתוח ולברך את השר מאיר כהן על כך שהוא שם את הנושא על השולחן, ואני רוצה לברך את אלי אלאלוף, שיצא לי להכיר אותו בתור ילד בפרויקט של שיקום שכונות בשמואל-הנביא בירושלים, כשאבא שלי היה מנהל בית-פומרנץ והוא היה פעיל חברתי, ועשה מאז ועד היום מעשים גדולים בנושא של הפערים בישראל. המצב בישראל מזעזע. מצד אחד, ישראל היא מדינה עם הרבה מאוד עוצמה במדינות ה-OECD, כי אנחנו המדינה עם הצמיחה הגדולה ביותר בשנים האחרונות בכל מדינות ה-OECD. כלומר, אנחנו לא מדברים על מדינה מסכנה, אנחנו מדברים על מדינה עם יכולת, טורקיה. טורקיה לא בעניין, ואנחנו עם צמיחה יותר גדולה מטורקיה.

ומצד שני, מדינת ישראל, דווקא מפני שיש לנו עוצמה כלכלית,

אנחנו המדינה עם הפערים, מיקי לוי, כבוד סגן השר, הגדולים ביותר בקבוצת המדינות האלה. אם אני מתמקד רגע בנושא של ילדים, 36.6% מילדי ישראל חיים מתחת לקו העוני. זו תעודת עניות לכל אחד מאתנו, חברי בית-הנבחרים של מדינת ישראל. 36.6%. אז עכשיו, כבוד השר מאיר כהן, אתם הקמתם ועדה, אבל באותו רגע שהקמתם את הוועדה או חודשיים קודם, מיקי לוי, לקחתם את תקציב המדינה ושיניתם בצורה חד-צדדית את כלל ההוצאה, ולקחתם מתוך היכולת שלכם להוציא על חינוך, על רווחה, על בריאות, על הנושאים המהותיים, 7.5 מיליארד שקל בשנה בכלל ההוצאה החדש. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם: אתם לא אשמים ביצירת העוני בישראל, אף שבשנה וחצי האחרונות אתם תרמתם לכך רבות. איך תרמתם? בקיצוץ המיידי בקצבאות הילדים, מהרגע להרגע, בהעלאת המע"מ. לפי הדוחות השונים תרמתם, כולכם פה בממשלה, זה אתם, זה כבר לא אנשים אחרים, ל-50,000 משפחות לרדת מתחת לקו העוני. 50,000 משפחות שגמרו את החודש בקושי פתאום לא גומרות את החודש לנוכח המדיניות החדשה שלכם. ועכשיו, איפה אני תוקף אתכם? איפה אני חושב שאתם מטעים את הציבור? אם אפשר, לסיים. אני לא מסיים, אני רק מתחיל. אתם מטעים את הציבור בנשף המסכות שאתם זורקים לו. אתם מדברים על בריאות ציבורית ואתם לוקחים לעצמכם את התקציבים, מהיכולת לתת כסף לבריאות הציבורית ולבתי-החולים הציבוריים, אתם מדברים על חינוך ציבורי ואתם לוקחים מעצמכם את הכסף שנועד ליכולת להשקיע בהשלמת פערים בחברה הישראלית. אתם מדברים במתק שפתיים אבל אתם לוקחים מהאוכלוסייה הישראלית, מילדים ישראלים, מאנשים בכל רחבי המדינה הזאת, את היכולת לתת להם יותר בחינוך, לתת להם יותר בבריאות, לתת להם יותר. כי העוני, אדוני, אני מצפה ממך לבוא עם נתונים. העוני, חבר הכנסת אראל. במדיניות שלכם העוני הולך להיפתח והפערים הולכים לגדול,

ולכך אתם אחראים ולא אף אחד אחר.

תודה לחבר הכנסת, תבוא עם נתונים, לא עם ססמאות. תודה לחבר הכנסת אראל מרגלית. יעלה חבר הכנסת רונן הופמן, ואחריו, חבר

ועכשיו מדברים במתק שפתיים, עוד כותבים דוחות ולוקחים את היכולת לטפל בנושא, ובשביל זה אנחנו נמצאים פה, ולא שותים קפה. תודה, אדוני. חברי הכנסת, בעשר השנים האחרונות, כבר יותר מעשר שנים, המאבק בעוני,

שר הרווחה הנוכחי, בממשלה הנוכחית,

וכאן אני מעריך את חברי אראל מרגלית, שפתח בכך את דבריו, החליט באמת לקחת את הבעיה הזאת, לשים אותה על השולחן ולהתמודד אתה בצורה יסודית. הוועדה שהוקמה, ועדה שבחנה והציעה פתרונות שיאפשרו יצירת תוכנית באמת מסודרת ומפורטת שתצמצם את העוני בישראל. נכון, יש להודות, אי-אפשר לתקן הזנחה של עשור שלם ביום אחד,

גם לא בשנה אחת, אבל ניגשים לטפל בבעיה בצורה יסודית. ואני אומר, גם לאראל, כבר בשנה האחרונה, ואני לא חושב שזה מתק שפתיים, אלא אלו נתונים ברורים ובסיסיים, תקציב משרד הרווחה גדל ב-900 מיליון שקלים. התוכנית לביטחון תזונתי יצאה לדרך, אחרי שנים של קיפאון, בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים. הוספו מיליארד שקלים לסיוע לניצולי השואה. אבל זה נלקח לפני כן, אדוני, חבר הכנסת הופמן. אמר את זה, בקצבאות הילדים לקחו 3 מיליארד, אז נותנים את כל מה שלקחו בחזרה? מה עשו? קצבאות הילדים לפחות הן דיפרנציאליות. אדוני היושב-ראש, לראשונה זה עשור הנושא הזה, של העוני, מטופל בצורה יסודית,

נכון, זה לוקח זמן. הכלים המרכזיים, איך אפשר לטפל ולקחת 7 מיליארד בכלל ההוצאה?

אתם יושבים על האוצר מצד אחד, מצד שני אתם יושבים על החינוך, על הבריאות ועל הרווחה. אבל אנחנו סופרים את הכסף בוועדת הכספים, ואנחנו שואלים: איפה הכסף לטיפול בנושאים האלה? אנחנו קיבלנו, חבר הכנסת אראל מרגלית, אנחנו קיבלנו, חבר הכנסת אראל מרגלית, אתה גם לוקח לו את הזמן. אני מוסיף לך עוד דקה, חבר הכנסת הופמן.

אתה יודע, חבר הכנסת מרגלית, שהכלים המרכזיים הבסיסיים ליציאה ממעגל העוני הם השתלבות בשוק העבודה ורכישת השכלה, אתה יודע את זה. נכון,

שעל המדינה מוטלת אחריות לסייע לאלו שאין ביכולתם לצאת לעבוד ולפרנס את עצמם בכבוד, זה נכון, אבל אחריותה של המדינה היא גם בראש ובראשונה לעזור למי שכן יכול לעבוד, למי שכן משתלב בשוק התעסוקה ומפרנס את משפחתו בכבוד. במקביל, גם זה נכון, אנחנו צריכים להשקיע בדורות הבאים ולאפשר לאותם ילדים שהיום נמצאים במעגל העוני לצאת ולרכוש השכלה, כדי לתת להם אופק לעתיד

אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את הצעת האי-אמון. תודה. תודה לחבר הכנסת רונן הופמן. יעלה חבר הכנסת יצחק כהן, ואחריו, חבר הכנסת יעקב אשר. אם הוא לא יהיה נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת כהן, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, ברשותך, לפני שאני אתחיל, אני רוצה למחות מחאה חריפה על הדברים שאמר פה שר הרווחה מאיר כהן. הוא אמר דברים שהם נטולי יסוד, הוא אמר את הפך האמת, הוא שיקר פה במצח נחושה. אבל לא היית נוכח. אני ראיתי את זה, יש טכנולוגיה בבית הזה. עזוב, אל, יש טכנולוגיה בבית הזה. ובשיא החוצפה לדבר דברים חסרי שחר, לתקוף את סיעת ש"ס, ולתקוף את העומד בראשה, מי שהציל את ערי הפריפריה. יש פה, ברוך השם, בבית הזה, מספיק ערים, מספיק ראשי ערים,

ראש עיריית דימונה, יוכל להגיד בדיוק מה עשו בשבילו ש"ס וראש התנועה, הרב אריה דרעי. הוא לא יבחר בך עוד הפעם, למה אתה צועק? לפיד לא ישים אותך עוד הפעם, סופית. אתה סתם מתאמץ. לא,

ולא עלי,

הוא לא ישים אותך עוד הפעם, תפסיק עם זה.

אדוני היושב-ראש, אני אומר לך,

חברי הטוב, אתם לא תגישו את תקציב 2015. חבר הכנסת שמעון סולומון. אני אמליץ ליאיר לפיד שימנה אותך,

צעקת מספיק,

גם בבוקר צעקת. דעתך כל כך נמוך, שים שלטים, תצעק, בסדר. פעם ראשונה מדברים על תוכנית רצינית, ואתם מתהפכים, שמא יצליח. בסדר, גמרת? סיימת? לא, עוד לא סיימתי, אם אפשר אני אמשיך. איציק, אתה ציני.

חבר הכנסת שמעון סולומון, אפשרתי לך הערה ועוד הערה, אתה לא מאפשר לו לדבר. אני אוסיף לו זמן, הלוואי שתהיה לי הבינה להבין אותך. אני אתפלל. על כל פנים, אדוני היושב-ראש, אני מודיע לך, תקציב 2015 הממשלה הזאת לא תגיש. באחריות. שר האוצר הולך לעשות אקזיט. הוא יודע שהוא לא יהיה שר האוצר הבא. וכבר עכשיו, ההתנהגות שלכם,

שכל יום אתם זורקים מיליארד לפה, מיליארד לשם, 2.5 מיליארד לפה, מצביעה על דבר אחד ויחיד, אתם מתנהגים בהפקרות כי אתם יודעים שאת תקציב 2015 אתם לא תגישו, כי לא יהיה תקציב 2015. הזכיר לי אראל מרגלית, הורדתם את תקרת ההוצאה, את הכלל הפיסקלי, כבר הורדתם מהתקציב מיליארדים. אתם מפזרים מיליארדים, כשאתם יודעים שהתקציב בלי הפיזור שלכם לא מתכנס,

אין לכם תקציב. את זה אתם מרשים לעצמכם בגלל המצב שאתם נתונים בו, לפזר מיליארדים בלי אחריות, כי אתם יודעים שאתם לא תמשיכו בממשלה הזאת. הממשלה הזאת למעשה כבר התפרקה. ממשלה שהוסיפה 45,000 עניים. ממשלה שמגישה תוכנית, ואני די מפרגן לאלי אלאלוף, הוא אותוריטה חברתית שלא, הוא לא צריך, מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה, אבל זה דברים בטלים, מפני שהוא הניח לכם תוכנית בתום לב, ואתם יודעים שאתם לא תממשו אותה. אתם מפזרים מיליארדים, מיליארד לפה, 2.5 מיליארד לשם, כל יום פותחים את החדשות, שומעים שזרקתם עוד מיליארד, מאיפה זה? ממה זה? על מה אתם מדברים? אתם יודעים בכלל מה זה אחריות פיסקלית? מיליארד לניצולי השואה, רק דבר אחד, שאתם לא רוצים להמשיך, כנראה אתם לא תמשיכו. כנראה שר האוצר הולך לעשות איזה אקזיט, להתפטר מהתפקיד שלו. בהתנהגות הזאת לא נראה לי ששר אוצר אחראי יכול להמשיך בתפקידו, וכנראה, והבית הזה יעיד, התוכנית, מגיע לשר האוצר גם כן אקזיט. מגיע לו אקזיט, הוא הולך לעשות אקזיט, מכיוון שההתנהגות שלו מלמדת על דבר אחד ויחיד, אדוני היושב-ראש: הוא לא מתכוון להמשיך להיות שר אוצר, וכנראה גם הממשלה הזאת הגיעה לסוף דרכה.

תודה לחבר הכנסת יצחק כהן. יעלה חבר הכנסת יעקב אשר, ואחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

אני חושב שההשפעה של הממשלה הזאת על מה שקורה במדינה

נוראה.

מתבשרים כל יום,

שמענו על פסק-דין של בית-המשפט בעניין ברית-מילה, פסק-דין שהולך נגד החלטה של בית-הדין, בנושא של ברית-מילה. מדינה שאולי לא יצטרכו לעשות בה ברית-מילה. זה מתחיל עכשיו ככה, לאט-לאט זה יעלה בטרנד, ואולי מישהו יחשוב שזה יביא לו גם כמה מנדטים, אז הוא גם יכניס את זה למצע הבחירות שלו. יש היום, תראו מה שקורה בשבת. בדיוק הפוך. תראו מה שקורה בשבת. אנחנו מדינה יהודית, גברתי. מאז

יש לעם ישראל יום מנוחה שנקרא יום השבת. חברת הכנסת מיכל רוזין. כפייה, אנחנו רוצים להידמות כל היום לאירופה. כל היום רוצים להידמות לאירופה, חוץ מבנושא אחד,

חוץ מבנושא אחד, היום אמרתי את זה גם בוועדת הכספים: הממוצע של ה-OECD בקצבאות ילדים הוא הרבה יותר גבוה מאשר במדינת ישראל, פי-כמה. אבל אנחנו רוצים להידמות לאירופה רק בדברים שאנחנו ניראה אירופים, נאורים כביכול, לא חשוכים, אבל בעצם לא יהודים. אם בית-משפט יוצא נגד ברית-מילה, ולא מעניין כרגע אם זה עניין כזה או אחר של סמכות כזאת או אחרת, אם מעז שר פנים להגן על החוק הקיים, לשמור על איזו אווירה של יום המנוחה במדינת ישראל, אם הוא העז, איזה "עליהום". איזה "עליהום". תגיד את זה על, ואז אנחנו שומעים את כלת פרס ישראל,

חברתי חברת הכנסת,

אתם ויהדות התורה, הצעת האי-אמון היא משותפת. אני לא מבין למה את תוקפת אותו כל הזמן. אני מנסה להגיד לו, מאחר שאת לא כלת פרס ישראל, אז אני רוצה לדבר על מה שאמרה היום כלת פרס ישראל, הגברת אלמגור, שאני חושב שהיה מתאים יותר להיות כלת פרס אירופה, כי סגנון הדברים שהיא דיברה, על מכת גרזן, איראן כבר כאן, זה כמו סרטן, זה ברוח מה שקורה היום באירופה לגבי יהודים. זו הרוח. מגיע לה פרס אירופה, לא כלת פרס ישראל. ישראל היא מדינה יהודית. בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה אנחנו נמצאים פה מוקפים אויבים, בשביל זה עומד כאן ראש ממשלה ואומר לחברי הכנסת הערבים: היינו לפניכם. מאיפה הוא לוקח את זה? מאותו זמן חשוך? מאותו זמן ששם, מאותה תורה שכתוב בה "שמור את יום השבת לקדשו". כך הפרצוף של הממשלה הזאת, כך הפרצוף של מה שאנחנו שומעים מאנשים אמנים, אמנים שזוכים ומקבלים תקציבים ממדינת ישראל ואומרים שזה סרטן.

תודה לחבר הכנסת יעקב אשר. יעלה חבר הכנסת אלעזר שטרן. אחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת וחיילי צה"ל שביציע, האמת היא שבשלוש הדקות שיש לנו, גם אני מקווה שכתוצאה ממה ששמענו כאן, גם על התוכניות של מע"מ אפס וגם מה שאמר שר הרווחה,

יתקיים בנו גם מה שנאמר בפרשת השבוע: "מה טֹבו אֹהליך יעקב משכנתיך ישראל". אפשר להבין את זה לכמה צדדים. לא, לא, לא. אנחנו יודעים איך היו בנויים האוהלים ואיך הכול.

שהם עולים הרבה כסף. אני מתכוון שבאמת אותו מבט, שאני חושב שראה בלעם, שיחסית לכל אחד יש המשכן שלו ואיך אותו משכן בנוי, בהיבטים של בית, של מקום מגורים, שיתקיים גם בנו.

שבאמת ראוי שר האוצר לברכה על עצם מינוי ועדת אלאלוף. אני חושב שזאת החלטה לא פשוטה. אני גם מקווה שנצליח ליישם את המסקנות שלה, גם אם זה ייקח קצת זמן. אבל, ברשותכם, אני רוצה ללכת טיפה, בקשר למה שדיבר כאן חברי חבר הכנסת אשר.

הסתכלתי אתמול על דיון בית-המשפט וההתערבות בעניין ברית-המילה, ואני מודה שזה נפל כמעט באותו יום שבו גם דנו בשבת. אני מעדיף פה לשאול גם את עצמנו, מבלי להגיד מי אשם: אני חושב שמדינת ישראל מאבדת לאט-לאט את זהותה היהודית, וגם בהקשר הזה מחזקת את החזקים ומחלישה את החלשים. אני חושב שההסתכלות שלנו, ולי זה היה די ברור, על מה ששנים אולי אף אחד לא העז לדבר עליו, על הנושא של ברית-מילה כטבו בתוך החברה היהודית. עכשיו גם על זה יש סימני שאלה, גם אם זה הופך להיות כלי נשק בין בעל ואישה. לא היינו במקום הזה. אז אפשר להאשים את הרמה התרבותית ואת הכפר הגלובלי. אני מעדיף להסתכל על אלה שכן אכפת להם מזהותה היהודית של מדינת ישראל, ושיודעים שהבטחתה כמדינה יהודית ודמוקרטית זו לא רק שאלה של איפה יעבור הגבול ומה יגידו השכנים, אלא גם איך נתחלק אנחנו בתוכנו, איזה מקום של יהדות ניתן גם למי שחושב אחרת. פה אני רוצה לומר: אנחנו קיימנו היום, השדולה "עם, דת ומדינה" והשדולה להתחדשות יהודית,

והתשתית הייתה אמנת גביזון-מדן, על סוג של הבנה. גם אני לא רוצה לראות לא את החנויות בתל-אביב ולא את התחבורה הציבורית בשבת כמו ביום רגיל, אף שאני יודע שיש גם אוכלוסייה אחרת. אני חושב שיש כאן שני צדדים, כמו הרב מדן ופרופסור גביזון, שהבינו שאנחנו תלויים האחד בשני וצריכים ללכת על הדברים האלה יחד, כל אחד עם הוויתורים שצריכים לעשות כאן.

הנושא שאני מתעסק בו עכשיו, חוק הגיור, זהו סוג של התעלמות מהמציאות הישראלית, שיותר ויותר אנשים בסוף גם לא יעשו ברית-מילה, שיותר ויותר אנשים גם לא יתחתנו פה כמו שאנחנו שואפים, כדת משה וישראל. אם נמשיך להכניס גם לתוך מהלך הגיור עמדות פוליטיות קיצוניות ודרישות שהן לא הלכתיות, אלא דרישות של כוח פוליטי או ארגוני, אז התופעה הזאת, שחבר הכנסת אשר העיד עליה כאן עכשיו, גם על אנשים שלא ירצו לעשות ברית-מילה, שלא ירצו לכבד את השבת, לא משנה באיזו דרך, שלא להתחתן לפי היהדות, התופעה הזאת תלך ותגדל. אני אומר לך גם כחבר קואליציה, אדוני היושב-ראש, בפעם הבאה יהיה לי מאוד קשה להגן על הממשלה אם הדברים האלה לא יתוקנו ומהר. תודה. תודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. יעלה חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר.

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברים, מכובדי השר, למען האמת, יש כל כך הרבה נושאים על סדר-היום במדינה, מכל התחומים: חברתי, מדיני, אזרחי, אתה מתלבט מה יותר חשוב. לא שמעת את שר הרווחה קודם? שמעתי אותו מצוין.

מה לעשות, אתה לקחת נתח רציני בהתייחסות של שר האוצר. הכול פתור. אם נתחיל בסוגיית הדיור, או סוגיית המצב בשטחים, יש סוגיות רבות, אבל אני בחרתי לדבר על חופש הביטוי. אנחנו כאן ומעל הדוכן הזה, רוב החברים תמיד, ובראש ראש הממשלה, תמיד מתגאים בדמוקרטיה הישראלית. אנחנו הדמוקרטיה היחידה, הייחודית, במזרח התיכון. מתגאים, וזה בצדק, ואני מודה:

אני נמצא במדינה דמוקרטית. אני חולם כמו בני-הדודים להיות

אבל גם בדמוקרטיה שיש לי אני משתדל לבטא את מה שאני חושב. בשם הדמוקרטיה התקיימה השבוע הפגנה בצומת אום-אלפחם, הפגנה שבאה להביע עמדה פוליטית, עמדה נגד התנהלות, נגד מקרה שהוא פסול ולא צריך להיות במשטר תקין, נגד המעצרים המינהליים, הביעה עמדה, הביעה דעה בשם חופש הביטוי והדמוקרטיה. הכול מותר. זו דעה שצריכה להיות מושמעת. במקרה הזה הדעה צודקת וחזקה. במקביל קם שר החוץ. הוא לא מחכה דקה. הוא מוציא מהכיס את השפן, האמירה "והערבים המחבלים". תראה איזה הסתה. שר החוץ אמר את זה בשם הדמוקרטיה, אבל הוא לא אמר את זה בשם הדמוקרטיה. שר החוץ ממשיך בשיטה שלו, העקבית, להסית נגד הציבור הערבי במדינה. ואנחנו אומרים כל הזמן: בשם הדמוקרטיה.

קבוצה, עומדת להביע דעה בשם חופש הביטוי והדמוקרטיה, מהצד השני בשם הדמוקרטיה הכול, בשם חופש הביטוי, שתמיד כאן, מעל הדוכן הזה כל השרים והחברים, במיוחד מהצד הימני, מתגאים בדמוקרטיה הישראלית. ושר החוץ בא, נא לסיים. אני מסיים. ושר החוץ בא, "ערבים מחבלים", זאת התשובה שלו. וכולם שותקים. וההסתה הזאת, העקבית, די. שתיקתכם היא כרטיס שמותר להמשיך בכיוון ההסתה נגד האוכלוסייה הערבית במדינה. אני כאן כדי להגיד את זה: די לפורענות, די להסתה, ותנו לאנשים להביע את דעתם בכל מקום במגבלות החוק, מה שמותר. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. יעלה חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. חבר הכנסת אבו עראר, שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, חג שמח. מכובדי היושב-ראש,

אנחנו עומדים בפני מלחמה מצד ממשלת ישראל כלפי האוכלוסייה הערבית, ונראה גם שיש תחרות בין השרים, בין חברי הכנסת השונים, ובמיוחד היהודים הימנים, שכל אחד רוצה להוכיח שהוא הכי קיצוני נגד האוכלוסייה הערבית. חלוקת תפקידים: איך לטפל בחברה הערבית בארץ? לא טיפול חיובי בסוגיות שהעלו חברי לפני, חנין זועבי העלתה את סוגיית או עניין העוני במדינה, ובמיוחד בחברה הערבית, או מה שדיברו אחרים, אלא מטפלים טיפול שלילי. ככה מבקשים. ומי שעומד בראש המסע, מסע ההסתה וההכפשה נגד האוכלוסייה הערבית בישראל, הוא ראש הממשלה, לצערי. במקום שיהיה ראש ממשלה של כולם הוא ראש ממשלה של הקיצונים, כמו שיש לנו שר שבמקום שיהיה שר בינוי ושיכון הוא שר המתנחלים, וכך הלאה. כל שר יש לו כינוי אצלי. בא ראש הממשלה ואומר שבהפגנה שדיבר עליה חברי עיסאווי, אנשי התנועה האסלאמית שם אמרו שאנחנו בעד חטיפת חיילים. אני לא הייתי בהפגנה הזאת אבל אני חוקר, מברר, שואל. מתברר שהתנועה האסלאמית, הפלג הצפוני, לא השתתפה שם.

צר לי מאוד שאני אגיד לך ראש הממשלה: תתבייש. צריך להתבייש. תתבייש. באה חברת הכנסת איילת שקד, מציעה ומגישה הצעת חוק. לשמחתי, אני מסתכל היום, אין v, לא בהתנגדות ולא בתמיכה, אבל יש הערה שהנהלת הקואליציה היא שתחליט. וההצעה הזאת באה להגביל חבר כנסת ערבי בחופש ביטוי, הגבלה. אולי אסור לו לנוע, אסור לו לזוז, אלא באישור הקואליציה. אם אני מסתכל בצד השני, גם בא חבר כנסת חדש,

אני לא יודע מאיזה מוצא הוא. הוא לא חדש.

סליחה. אבל הוא לא מורגש. אולי לא מרוכז. אדוני, משפט אחרון. משפט אחרון, בסדר גמור. הצעה לסדר-היום נגד חברי הכנסת הערבים שתועלה ביום שלישי,

שהם מתנגדים לגיוס ערבים לצה"ל. פייגלין ורגב, תפקידם הוא מסגד אל-אקצא, איך אפשר לכבוש את כל המסגד, לחלק את הזמן שם, במסגד אל-אקצא. אורי אריאל, איך יטפל בבדואים בנגב. אה, אין שר אחד אפילו שיהיה אתנו?

לחבר הכנסת אבו עראר. יעלה חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, חבר הכנסת באסל גטאס. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, סגן שר האוצר ניסה להצדיק את המע"מ אפס ודיבר על כך שאלה שמשרתים את המדינה יקבלו הטבה, מעמד הביניים. זאת אומרת, הוא אומר בריש גלי שההטבה או ההתערבות של המדינה כדי לתת הטבה היא לא לטובת החלשים ביותר אלא לטובת בעלי מעמד מסוים ובעלי נתונים מסוימים. ההחרגה של הציבור הערבי ושל הציבור החרדי, גם אם הוא מעמד ביניים, גם אם הוא מעמד ביניים, מתוך ההטבה הזאת זה סוג של טרור חברתי,

זה סוג של טרור חברתי. טרור הוא לא רק לירות, ושירות הוא לא רק לירות. גם לתת לאנשים לשקוע בתוך מצולות העוני זה סוג של טרור. ומדינה קיימת לא על מנת לחזק את החזקים. החזקים מסתדרים בלעדיכם, בלעדי הממשלה. המדינה והממשלה קיימות על מנת ליצור את הוויסות ואת האינטרס המשותף של כלל החברה. אבל אתם לא מבינים את זה.

אדוני היושב-ראש,

רוצה להתייחס למה שהתייחסו שני חברי

ביום שישי האחרון התקיימה הפגנה בצומת אום-אלפחם. אני השתתפתי בהפגנה. בושה וחרפה. אני השתתפתי בכבוד בהפגנה. לחטוף חיילים? לחטוף חיילים? תקשיב, תקשיב. חבר הכנסת סגן השר דני דנון, נא לא להפריע. אני באמת, המסר שאני נותן הוא לא לדני דנון, הוא לראש הממשלה, אם הוא עוקב בערוץ 99, ואם לא, אני מקווה שאחד מיועציו,

יעביר אליו את הדברים. אני רוצה להגיד אותם במלוא האחריות כראש התנועה הגדולה והוותיקה ביותר בקרב הציבור הערבי. אני השתתפתי בהפגנה. ההפגנה התנהלה על-פי רישיון, אדוני היושב-ראש, ועל-פי הנחיות המשטרה. ריכוזי המשטרה שהיו לפני כן הצביעו שמשהו הולך להתרחש, שיש כוונה לתקוף את ההפגנה, אף שהכול היה מתואם. ואכן, לא עברו כמה דקות, וראינו את המתקפה. והראשון שספג היה חבר כנסת במדינת ישראל, בכנסת ישראל, שעמד בתווך בין המשטרה לבין המפגינים, והוא קיבל פצצת הלם, איך קוראים לזה? רימון הלם.

רימון הלם בחזה. והסימנים עדיין נמצאים. חבר הכנסת עפו אגבאריה. זו הייתה כוונה מכוונת. ביום ראשון, הוא קרא לחטוף חיילים. ביום ראשון,

ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, ואני מפנה אליו את הדברים, אומר שהוא רוצה לבדוק את הוצאת התנועה האסלאמית מחוץ לחוק, כי אנשים בהפגנה קראו לחטיפת חיילים. אני הייתי שם, הדברים האלה לא היו ולא נבראו. ואם הם נאמרו באוזני איזה עיתונאי, זה על אחריות אחד או שניים, שהוא שתול או חסר אחריות. ואני אומר לכם, או שתול של המשטרה, או חסר אחריות.

אני מודיע לכם כאן, תקשיבו טוב, אנחנו, בהנהגת הציבור הערבי, בוועדת המעקב, יש לנו ביקורת על התנועה האסלאמית, כי היא החרימה את ההפגנה ביום שישי, ועשתה מעשה שהוא לא נהוג במחוזותינו, העירייה שנחשבת אחת מזרועות התנועה האסלאמית הוציאה הודעה, באופן חריג, נגד ההפגנה. אבל מה? ראש הממשלה, אסור שהעובדות יבלבלו אותו. משפט אחרון. אסור שיבלבלו אותו העובדות. יש לו אג'נדה. תקשיב, תקשיב.

יש לו אג'נדה, להעתיק את העימות מהשטחים, אתה מנהיג ערבי, תגנה את החטיפה, לראש הממשלה יש אג'נדה, להעתיק את העימות מהשטחים הכבושים לתוך מדינת ישראל. ואם אתה צריך את ההוכחה, ההוכחה נאמרה כבר ביום שישי בעיתון "הארץ", מה שליברמן אמר לקרי. הוא אמר לו שאי-אפשר להגיע להסדר עם הפלסטינים, אנחנו צריכים לעשות הסדר שיכלול את כל,

מרכיבי האזור, תקשיב, זה העיקר. מרכיבי האזור, כולל ערביי ישראל. מה זאת אומרת? יש מי שמספסר בקיומנו. ואני רוצה לומר לראש הממשלה ולממשלה: אל תחשבו שהאיומים והמתקפות האלה ישנו כהוא זה את העקרונות שאנחנו נלחמים עליהם, עקרונות הצדק, השוויון והשלום.

שלא תתבלבלו, אנחנו לא נשנה את עקרונותינו. אבל באותו זמן, אם אתם חושבים על-ידי כל מיני טריקים להכניס אותנו לתוך מלכודות שאתם רוצים לקטלג אותנו שם, של טרור ושל תמיכה בטרור, אז אנחנו לא שם, אנחנו גם לא ניכנס למלכודת.

על עקרונות המאבק שלנו, המאבק לשוויון מלא, לשלום צודק ולדמוקרטיה מלאה. ואם אתם אויבים של העקרונות האלה, אנחנו נילחם בכם עד הסוף,

תודה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. יעלה חבר הכנסת באסל גטאס, ואחריו, חבר הכנסת ישראל חסון.

כבוד השר, חברי חברי הכנסת, כשאנחנו באים לדבר על הצעות בהקשר של הצעות אי-אמון, ולמה הממשלה הזאת היא ממשלה שצריכה לעבור מן העולם, אולי השבוע הטוב ביותר, שמוכיח מעצמו, בלי הרבה מאמץ, זה השבוע הזה, במיוחד היום הזה, כשעוד מעט הכנסת תדון בחוק שיכשיר עינויים, שהדמוקרטיה היחידה, המתהדרת בעצמה, במזרח התיכון, עומדת בפני מצב של העברת חוק להאכלה בכפייה של אסירים. גם באוסטרליה יש את זה.

אתה רוצה להיות, גם במדינות הרבה יותר, גם באנגליה,

גם בדיקטטורות. אתה עומד במצב שיש ארבע מדינות בעולם שיש בהן מעין, מעין,

הצלע העיקרית שגורמת לנו להתנגד

בהיותו חוק שמתיר עינויים, זה מה שאומרים הרופאים. והרופאים, בקוד האתי שלהם הטיעון המרכזי נקרא "עקרון אי-גרימת נזק"; Primum non nocere בלטינית. קודם כול, אל תעשה נזק, do no harm.

מה לעשות, אתה מגלה שאתה עומד בפני ממשלה שעושה הכול בשביל להגיע למקסימום נזק. מקסימום נזקים, מאז שהממשלה הזאת נכנסה לשלטון. יהיה לנו הרבה זמן לדבר על החוק, ועל איך היא גורמת את הנזק, איך הם מבטלים ודורסים ברגל גסה כל עיקרון של זכויות אדם.

השתתפנו בוועדת הכספים בדיון על דוח ועדת אלאלוף. ואתה מגלה שם שגם בעניין מה שהם קוראים מלחמה בעוני, והשר, שאיננו כאן, שישמע אותי, לפעמים אנשים שוכחים שכל הוועדה הזאת, המטרה שלה בתוכנית היא להגיע לממוצע האירופי של העוני. זה לא להגיע למצב של מדינת רווחה מובהקת, זה לעמוד בממוצע של ה-OECD.

אם יצליחו. כבוד השר לשעבר אריה דרעי, אני אומר לך משהו, תתחילו להשתמש בזה: בניכוי הערבים והחרדים, אין עוני בישראל. ישראל היא הרבה מעל הממוצע האירופי. בניכוי ערבים, זה לא נכון.

אני בדקתי את זה.

את רוצה מספרים? היום, יהודים, כולל חרדים, לפני העברת התשלומים של הביטוח הלאומי, שיעור העניים הוא 25.9%, כולל חרדים. אחרי העברת התשלומים של הביטוח הלאומי, זה יורד ל-14%. אפילו עם החרדים, יותר טוב מהממוצע האירופי. ערבים, לפני העברת התשלומים, 59.2%. מהמשפחות. 59.2% מהמשפחות הערביות מתחת לקו העוני. אחרי העברת התשלומים, 54.3%. התשלומים של הביטוח הלאומי, גברתי, לא עוזרים, במגזר הערבי, להעלות את אותן משפחות עניות מעל לקו העוני.

אז כל הוועדה הזאת, וההמלצות,

זה דוח המוסד לביטוח לאומי 2012, שהתפרסם רק לאחרונה. זה הביטוח הלאומי. אלו לא מספרים שלי, אלו מספרים של המדינה. ואני אומר לכם, שכל ההמלצות של ועדת אלאלוף, שלא הביאה בחשבון את העוני המגזרי, ההמלצות הכלליות שלה לא ייטיבו עם העניים האמיתיים, לא עם העניים החרדים ולא עם העניים הערבים. ההמלצות הכלליות מדברות על תודה. דברים שלא עומדים לשפר באופן מובהק את מצב העוני. תודה לחבר, להדגיש את העובדה שאחוזי העוני הם לא רק גדולים יותר בקרב הציבור הערבי, אלא העוני הוא עמוק יותר,

עומק העוני, לא מעלים אותנו, יש עוד מחקרים, על עומק העוני,

ולא רק על תחולת העוני. תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. יעלה חבר הכנסת ישראל חסון. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, חברי חברי הכנסת, חברי השר יעקב פרי וחברי חברי הכנסת הערבים, איך אומרים את זה, רמדאן כרים. התחיל החודש הקדוש, ואף אחד פה לא בירך אתכם. אני חושב שמגיעה ברכה לכם ולכל הקהל שאתם מייצגים, אז, שיהיה לכם חודש מבורך. ויש עוד ברכה אחת: בנה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ יושב כרגע ביציע, והוא מתגאה באמו, אז גם לו ברכה. לא, זה להפך, אני מתגאה בו. היא מתגאה בו.

אני שמעתי פה במשך השעה וחצי האחרונה, יש איזו ברכה, אומרים: כול עאם תקולו בח'יר? כן, אבל מפה אומרים "רמדאן כרים". אני שמעתי פה בשעה וחצי האחרונה דיבורים מלא-מעט אנשים על איך היה ומה אחרים לא עשו ומה אחרים כן עושים, וכנראה כל אחד מתחיל,

לפני הספירה ואחרי הספירה זה ביום שהוא מתיישב על הכיסא. חבל, חבל מאוד, ואני רוצה לנצל את שתי הדקות שיש לי, אדוני היושב-ראש, בשביל לספר על כמה דברים טובים שהתרחשו. היום ראש ממשלת ישראל כיבד במשרדו קבוצה של כל תנועות הנוער בישראל, שבשלושה וחצי השבועות האחרונים עסקו באיסוף מזון לטובת העקורים הסורים. הם אספו 450,000 מנות מזון במטרה לשלוח אותן לעקורים ולפליטים הסורים. מסר כזה, הלוואי שהיה יוצא מהבית הזה. תבינו באיזה פער אנחנו נמצאים בין מה שבני-הנוער שלנו עושים, וחברי חבר הכנסת מצנע כיבד אותם כשהם אספו את הציוד החם לחורף ושלחו 70 טונות של ציוד חם לחורף, תראו באיזה פער הבית הזה נמצא בין מה שאנחנו מדברים, ואני לא אומר אתם, אני אומר אנחנו מדברים, לבין מה שהחברה הישראלית מייצרת. זה הפער שכל מי שרוצה להכניס בתוכו את כל מה שהתרחש פה בדיון על מה אתם לא עשיתם ומה אני עושה, כל זה נכנס בסיפור של 320,000 בני-נוער שעבדו שלושה שבועות באיסוף הזה. ומצנע, אתה יודע מי עומד מאחורי הדברים הללו, ומגיעה לה הברכה, לעמותה המפוארת הזאת. והדבר השני שאני הייתי רוצה לספר לבית הזה, ואני הייתי מבקש את הצטרפות חברי הכנסת לעניין הזה, לפני חודש, אריה, אני בטוח, אני מוסיף לאדוני עוד דקה. אני בטוח שאתה תצטרף אלי. לפני חודש ציינו 40 שנה לטבח מעלות. בטבח מעלות התרחש אירוע ששלושה מחבלים תפסו בעצם כ-80 ילדים, כשהמורים והמלווים עזבו את הבניין, והם נשארו עם מורה אחד. היו שם הרבה מאוד גילויי גבורה. היה שם גילוי גבורה אחד שאני רוצה לבקש מחברי הכנסת שיצטרפו אלי בקריאה. היה בחור שנרצח בשם יעקב קבלה, ילד בן 17 שיכול היה לברוח. הוא העדיף להישאר, ובמשך 14 שעות הוא ניהל את המשא-ומתן עם המחבלים על מתן הסיוע לכל הילדים, עודד את כל הילדים, ארגן את כל הילדים, ובזמן שהמחבלים התחילו לירות, בילדים. בילדים, הוא התנפל בידיים חשופות על המחבל שירה, התגושש אתו, עד שהמחבל הצליח להפיל אותו וירה בו למעלה מ-23 כדורים, ובכך הוא בעצם הציל הרבה מאוד ילדים ואפשר להם לברוח. היום, 40 שנה אחרי, כשהאנשים האלה, ניצולי הטבח, הם אנשים מבוגרים וסובלים מהרבה דברים, אני מתכוון לפנות לשר הביטחון בקריאה להעניק לו ציון לשבח על ההתנהלות שלו, משום שאם הוא היה לובש מדים, אנחנו יודעים מה היו נותנים לו,

ואני מבקש מכם להצטרף אלי.

קריאה נכונה של חבר הכנסת ישראל חסון. תודה לחבר הכנסת ישראל חסון. יסכם את הדיון סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי.

כי יש אומרים: לא הייתה חטיפה, מלעיזים כי לא הייתה חטיפה. השאלה הנשאלת: היכן הבנים? גם שמעתי בימים האחרונים קולות האומרים וקוראים לחטיפות נוספות של אזרחים, נערים, ילדים, אזרחי מדינת ישראל. לא שמעתי קולות של מנהיגים מהציבור הערבי, ויש כאלה, הקוראים כנגד קריאות אלה, מיקי, איפה שמעת את זה?

חבר הכנסת ברכה, בקריאות הביניים, כשהיית על הדוכן הזה לפני,

ביקשתי ממך, ביקשתי ממך כמה וכמה פעמים לגנות את החטיפה ולקרוא מעל דוכן זה קריאות כנגד אלה שמטיפים לחטיפות נוספות. אף שחזרתי על קריאתי כמה פעמים, לא שמעתי אותך מגנה, ועל כך לא נותר לי אלא להצטער. חבר הכנסת פריג', אני מודה שאני מאוד מעריך אותך, אני מודה. אני רוצה להגיד לך: כן, אנחנו מתגאים בדמוקרטיה שלנו. אין כמוה בכל המזרח התיכון, וכולנו יודעים זאת, חופש הפרט, חופש הדיבור. כן, אנחנו בהחלט מתגאים בדמוקרטיה שלנו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו: אנחנו לא רוצים להיות דמוקרטיה שמאבדת את עצמה לדעת. גם על דמוקרטיה ראוי וצריך להגן, כי גם דמוקרטיה היא עתיד המדינה הזאת. ולכן, מי שמנסה לפגוע בדמוקרטיה, ראוי שמדינת ישראל, כמגינה, תגיב בהתאם. ואם חפצי חיים אנחנו, חבר הכנסת פריג', כל אזרחי מדינת ישראל, ערבים, דרוזים, מוסלמים ונוצרים, יהודים ושאר הקהילות שנמצאות במדינה הזאת כאזרחים, חפצי חיים אנו, לאור כל ההתרחשויות במדינות שנמצאות מסביבנו. ולכן אני חוזר על זה פעם נוספת: ראוי שהדמוקרטיה לא תהיה דמוקרטיה שמאבדת את עצמה לדעת אלא דמוקרטיה שמגוננת על אזרחיה. חבר הכנסת כהן, ידידי, read my lips: תקציב המדינה ל-2015 יוגש גם יוגש. הוא סוכם, עבודת המטה באוצר, אותה עבודת מטה שאתה מכיר היטב, הסתיימה, ומסגרת התקציב תוגש לעיונו ולאישורו של ראש הממשלה. אם הוא סוכם והוחלט, אז אלאלוף לא בפנים. חבר הכנסת אראל, חבל, הוא איננו פה. בשנת התקציב הקודמת, חבר הכנסת אראל, הוספנו למערכת החינוך כ-6 מיליארד שקלים. הקריאה שלך כאילו לא הוספנו דבר או כאילו זרקנו מיליארדים, לכל מיליארד ולכל שקל הייתה כתובת מאושרת, שעברה בצורה מסודרת דרך התקציב ודרך ועדת הכספים. למערכת הבריאות הוספנו 1.25 מיליארד, ולמשרד הרווחה הוספנו 600 700 מיליון שקלים, וכן הלאה וכן הלאה. מיקי,

בפנים?

אני לא רוצה מעל הדוכן הזה להגיד מה את תרמת להכשלה של הדיור הציבורי, כשבאתי ואמרתי, בואו נקפיא את המכירה כדי לא לאבד עוד יותר דירות, ונראה מה אנחנו עושים בהמשך. אז אם את רוצה לנהל אתי שיח וויכוח, אני מוכן ומזומן, ולכן את מוזמנת, על חשבוני, מתי שתרצי, אבל ענייננו כרגע הוא לא בנושא הזה, חברת הכנסת אורלי אבקסיס. ודאי שבנושא הזה.

עמד כאן חבר הכנסת כהן, ואכן אמר כי יש עניים במדינת ישראל, וצריך לפתור את הבעיה, ומקומנו ב-OECD הוא לא מקום טוב, ואסור לנו כמדינה להשלים עם המצב הקיים, ומחובתנו לפתור את הנושא. לשם כך, שר האוצר וחבר הכנסת כהן, באומץ רב, מינו ועדה חיצונית, אשר תבדוק ותגיש את המלצותיה בהתאם. גם היו קולות שאמרו שיש התערבויות פוליטית באותה ועדה. אני מדגיש וחוזר, לאור שיחותי ולאור הידע שלי, גם מתוך מקום מושבי באוצר וגם מתוך שיחות עם השר מאיר כהן, לא הייתה כל התערבות פוליטית במהלכים, ובישיבות, ובקבלת ההחלטות של ועדת אלאלוף. ועדת אלאלוף היא ועדה חשובה מאוד, וראוי, וכך גם הצהיר השר מאיר כהן, לאחר שההמלצות שלה יעובדו, וייבחנו האפשרויות שלנו, הן יובאו לפני שר האוצר, וראוי שניתן פתרונות, אפילו פתרונות חלקיים, אפילו יהיו פרוסים על פני שנים, עקב הקמת הוועדה. זה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני משוכנע ובטוח כי הנושא ייבחן הן על-ידי שר האוצר והן על-ידי שר הרווחה, וגם אם הפתרונות שלה יהיו פרוסים לאורך כמה וכמה שנים, ראוי שאנחנו נעשה זאת. שר האוצר, כיושב-ראש קבינט הדיור, וזה אינו דבר של מה בכך, עסוק בשני נושאים מרכזיים: הדיור והורדת יוקר המחיה. תודה רבה. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. אני, ברשותכם, רוצה לפנות בשם כל חברי הכנסת לאזרחי ישראל המוסלמים, בהם גם חברי הכנסת שנמצאים אתנו כאן, במליאה. אנחנו נמצאים בתחילתו של חודש הרמדאן, החודש הקדוש ביותר למוסלמים. שתי פנים לו לרמדאן.

הוא זמן חגיגי, זמן של כינוס משפחתי וסעודות אפטאר, הנעשות מתוך שיתוף וחיבוק חברים.

זה זמן המוקדש על-ידי המוסלמים ברחבי העולם לצום, תפילה, התבוננות פנימית, חשבון נפש ותיקון מעשים. המסורת המוסלמית מתארת את חודש הרמדאן כחודש שתחילתו רחמים, אמצעיתו סליחה וסופו חירות, החירות הנקנית על-ידי רחמים וסליחות. חברי הכנסת, בימים אלו, שבהם גובר המתח, מסיבות שידועות לכולנו, בין אזרחי ישראל היהודים והערבים, כולי תקווה שנמצא את הדרך להבין האחד ללבו של השני ולשתף פעולה למען החיים יחד. בשמי ובשם הכנסת, הרשו לי לאחל לכם צום קל ומועיל, רמדאן כרים, כול עאם ואנתום בחַ'יר. בחִ'יר. יש גרסאות שונות, אדוני. אני בא מתפוצה אחרת. הנה, חבר הכנסת צרצור מאשר את גרסתי. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על סדרת הצעות אי-אמון בממשלה. הראשונה שבהן, מטעם סיעת העבודה: מסקנות ועדת אלאלוף יישארו על הנייר: המדיניות הכלכלית והחברתית של הממשלה מיטיבה עם מעטים, מרחיבה את האי-שוויון והעוני ופוגעת במעמד הביניים. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת יצחק הרצוג.

נא להצביע. הצעת סיעת העבודה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. אנחנו נתחשב בכך שחברת הכנסת עליזה לביא התכוונה להתנגד להצעת האי-אמון. אנחנו לא נשנה את תוצאות ההצבעה, כי זה באמת לא משנה. 37 בעד, 52 נגד, אין נמנעים. הצעת האי-אמון מטעם סיעת העבודה לא התקבלה. מטעם סיעת ש"ס: הממשלה ממאנת לחמול ועושה פלסתר את גישת ועדת אלאלוף הדוגלת, בניגוד לעמדת האוצר, בהגדלת קצבאות הילדים. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת דרעי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת ש"ס להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

53 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת ש"ס לא התקבלה.

יהדות התורה: ממשלה שאינה נותנת מענה על הבעיות החמורות בתחום המדיני, החברתי והכלכלי. המועמדת להרכיב את הממשלה היא חברת הכנסת זהבה גלאון. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת

הצעת מרצ, יהדות התורה לא התקבלה. מטעם בל"ד חד"ש רע"ם-תע"ל-מד"ע: ממשלה שנלחמת בעניים ולא בעוני. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. מי בעד? מי

סיעות בל"ד חד"ש רע"ם-תע"ל-מד"ע להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

אליך לפני עשרה ימים, שהשבוע האחרון של הכנסת לפני הפגרה זה, הנושא נדון, הנושא נדון, ואני אודיע מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. עדיף שיהיה בשבוע, אנחנו בודקים כרגע את העניין. חבר הכנסת ברכה, תודה. אז עוד הפעם, אני חוזר ואומר: בין 19:30 ל-20:15 לא יתקיימו הצבעות במליאת הכנסת עקב תפילה וסעודה של חברי הכנסת המוסלמים. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 41) (רב ראשי אחד לישראל), קריאה ראשונה. אני מזמין את שרת המשפטים, חברת הכנסת ציפי לבני, להציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לשלוח כאן, קודם כול, בשם כל הבית הזה חיבוק למשפחות החטופים, ולעבור להצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון) (רב ראשי אחד לישראל) מבקשת לתקן את חוק-יסוד: הכנסת ולקבוע כי במקום שבו נכתב "שני הרבנים הראשיים", יבוא "הרב הראשי". התיקון הוא בהמשך לתיקון לחוק הרבנות הראשית לישראל, שאושר לקריאה ראשונה לפני שבוע. רק נדרשים כמה תיקונים עקיפים לחוקים אחרים: כל מקום שכתוב בו "רבנים ראשיים", צריך שייכתב "רב ראשי". גם בחוק זה, חוק-יסוד: הכנסת, מוזכרים הרבנים הראשיים, ולכן נדרש כאן תיקון עקיף לחוק, אבל מאחר שמדובר בחוק-יסוד, לא היה אפשר לתקן את זה באמצעות חוק רגיל, ולכן מדובר בתיקון נפרד. יודגש שמדובר בתיקון טכני לחוק, שמתחייב בעקבות התיקון שהוצע קודם לכן. התיקון ייכנס לתוקפו במקביל לכניסתו לתוקף של תיקון חוק הרבנות הראשית שהוצג מקודם או לפני שבוע. נוכח האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק. תודה רבה. תודה לשרת המשפטים, חברת הכנסת ציפי לבני. חברי הכנסת, קריאה ראשונה. יש רשימה של דוברים שנרשמו לדיון. חבר הכנסת נחמן שי הוא הראשון.

אורי מקלב, זהבה גלאון, אראל מרגלית, עיסאווי פריג', תמר זנדברג, דב ליפמן,

על-פי הרשימה. חבר כנסת שלא יהיה באולם כשיקראו בשמו או בשמה, יאבד את מקומו בדיון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להביע תמיכה בהצעת החוק שמביאה היום הממשלה. הגיע הזמן לעקור מתוך המציאות הציבורית שלנו את כפל התפקידים הזה. הגיע הזמן בכלל לעקור כפלי תפקידים שמתנהלים בתוך חיינו הציבוריים, שעלותם גבוהה ביותר ותועלתם נתונה בספק. כי הלוא כפל התפקידים שמתחיל במשרת הרב הראשי, ואינני אומר חלילה מילה על הרבנים עצמם, על אישיותם, על כושרם, על התאמתם לתפקיד, חלילה וחס, ככה הכפל הזה הולך לכל אורך הדרך, ואנחנו מוצאים זוגות-זוגות של רבנים בכל ערי ישראל, במרחבים השונים שלה, עם עלות שהיא בלתי רגילה לקופה הציבורית, ותועלת שעומדת ביחס הפוך לכך. אני רוצה להזכיר לחברי בכנסת דברים שאמר הרב עובדיה יוסף בשנת 1976, הרבה שנים לאחור. כי עוד מעט יעמדו פה חברי, ש"ס בוודאי, ויתנגדו. כך גם אחרים. הוא אמר: אין צורך בזוגות ברבנות הראשי. אבל בנוֹ, בנוֹ, הרב יצחק יוסף, עומד היום כחומה בצורה יחד עם הרב לאו, ושניהם מתנגדים. אני מניח שהם יודעים היטב למה.

אינני מתכוון חלילה לפגוע בכבודם של הרבנים הראשיים, וכבודם שמור. אבל כשאומר הרב אני רוצה לחזור לדברי אביו של הרב הראשי הנוכחי: אני סבור שכבר הגיע הזמן לבחור ברב ראשי אחד ולא בשניים. תורה אחת ומשפט אחד לכולם, ואין צורך בזוגות ברבנות הראשית. לכל היותר, יש לבחור ברב ראשי ובסגן, שבמצבים מיוחדים ימלא מקומו של הרב הראשי או יבוא במקומו. והתנגדותו של הרב יוסף היום, יצחק יוסף, צריכה להיבחן על רקע זה.

טוב עשו השרים לבני ובנט, טוב עשתה הממשלה שמביאה את החוק הזה. ואני מקווה גם,

במשפט אחרון, שגם נמצא פה פתח, גם להסיר סוף-סוף את החלוקה הזאת בין אשכנזים וספרדים במדינת ישראל.

זה תהליך וזה לוקח זמן, וכולנו, אבל בשנת ה-67 למדינת ישראל גם את החלוקה הזאת, הזרה והמוזרה הזאת, הגיע הזמן כבר לעקור מעולמנו, ואני בטוח שבכך באמת נראה לפנינו עם אחד ומדינה אחת.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. יעלה חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת מקלב, ואחריו, חבר הכנסת אראל מרגלית. אם הוא לא יהיה, חברת הכנסת עליזה לביא. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, אנחנו נדרשנו לעניין של בחירת רב ראשי אחד בשבוע שעבר, ואנחנו חוזרים ודנים בזה גם השבוע. ומכיוון שאנחנו נדרשים פעמיים, סימן שההתנגדות שלנו היא נכונה, היא מקבלת משנה תוקף, כפי שכתוב גם בחלום יוסף ובפתרון של חלום פרעה. כשיוסף פתר את החלום, אמר: מכיוון שהחלום נשנה,

וצריך פעמיים לומר אותו דבר, סימן שאמת הוא הדבר. ולכן אנחנו יודעים שגם בדבר הזה, הניסיון להציג את החוק הזה בשני היבטיו, בהסבר אחד, הוא סתירה מיניה וביה בחוק עצמו. החוק עצמו סותר את החוק. בדברי ההסבר מסבירים לנו למה רב ראשי לישראל לא יכול להיות גם נשיא בתי-הדין, הסברים מפורטים. בגלל, אני מצטט גם, בגלל התפקיד הציבורי רחב היריעה שממלא הרב הראשי, לכן הוא לא יכול להיות גם כן נשיא בתי-הדין. נשיא בתי-הדין זה תפקיד בפני עצמו, זה דורש הרבה עבודה, צריך גם לבוא מתוך בתי-הדין, להכיר את זה. יש סברה בעניין הזה, ולכן אם היו רוצים למנות נשיא לבתי-הדין לבד, אם היו באים להוסיף תפקיד שנקרא נשיא בתי-הדין,

מה זה קשור, להפריד את מוסד הרבנות הראשית שבו מכהנים שני רבנים כדי שיהיה רב אחד? איזה קשר יש לזה? זה הפוך. ההסבר שלכם מדוע צריך להיות רב ראשי, תפקיד נפרד, בגלל רוחב היריעה, התפקידים הרבים שהוא ממלא, ואנחנו יודעים איזה תפקידים יש לרב, איך אפשר לבוא ולהגיד באותו הסבר מדוע אנחנו מבטלים את תפקיד הרב השני? במי אנחנו פוגעים? אנחנו לא פוגעים במשרה של הרב הראשי, אנחנו פוגעים באנשים שנצרכים לשירותים, לעזרה, לתמיכה, לכל העשייה, לכל החיזוקים שנותנים הרבנים הראשיים. הרבנים הראשיים לא באים לעזור ותפקידם הוא לא בתוך הציבור החרדי. שם הם לא ממלאים תפקיד. הם באים וממלאים תפקיד בציבור המסורתי הרחב. כשרב מגיע למקום, אם באזכרה,

באיזה שיעורי תורה או בסיום מסכת, כולנו יודעים, מי שמשתתף יודע שכל אחד עם הסגנון שלו, וכל עדה עם המנהגים שלה, עם האופי שלה, עם התפילה, עם ההלכה, עם ההתנהלות, עם המסורת המיוחדת. וזו לא מסורת שנעשתה רק עכשיו, רק ב-20 השנה או ב-60 השנה האחרונות. הדבר הזה שכל שבטי ישראל,

כל בני ישראל היה להם שבט נפרד למשפחותיהם, לבית אבותם, זה לא מהיום. עם הקמת העם היהודי הקימו אותו בצורה כזאת שלכל אחד יש שבט. לכל אחד היה נשיא.

אני מסיים. התורה האריכה בתפקידם ובקורבנותיהם של נשיאים אף שזה אותו דבר כדי שלא לפגוע, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. אנחנו יודעים מה התפקיד שלהם. איך אנחנו יכולים לעשות שקר בנפשנו ולהגיד שרב אחד מספיק?

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. יעלה חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, לא מעוניינת לדבר, מוותרת, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח. חבר הכנסת משה גפני, זה הולך מהר, ואחריו, חבר הכנסת יצחק כהן. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, רבותי השרים, אדוני היושב-ראש, אני מבקש ללמוד עם חברי הכנסת אמירה בגמרא.

כן, ודאי. אם תרצה את עזרתי, אני מוכן.

הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שבשעת השמד נלחמים על ערקתא דמסאנא, נלחמים על צבע שרוכי הנעליים. אני רוצה להסביר למה זה: מה צבע שרוכי הנעליים, את מי מעניין איזה צבע זה? ברגע שלמישהו יש אג'נדה והוא מנסה לכפות את זה על העם היהודי, אז הוא מתחיל בצבע שרוכי הנעליים אבל הוא מגיע אחרי זה לחילול שבת. כלפי מה הדברים אמורים? אני הגשתי בשעתו הצעת חוק על רב ראשי אחד, וכוונתי הייתה לייעל את המערכת, שבמקום רב ראשי נוסף יהיה נשיא בית-הדין הרבני הגדול, אבל יהיו רבני שכונות שהתפקיד שלהם הוא תפקיד קהילתי, תורני, רוחני מהמדרגה הראשונה.

איפה שאני גר, יש רב שכונה, ואני נזקק לשירותיו באופן קבוע.

מה שהממשלה הזאת עושה, ואנחנו רואים את זה על-פי הפעילות שלה שנה וחצי, הם מנסים לצמצם בכל הכוח גם את שירותי הדת, גם את נושאי התפקידים בנושאים הדתיים, גם את התקציבים המופנים לעניין הזה. בשום דבר אחר, הרי יש כפילויות אין-ספור בכל המערכת הממשלתית: במשרדי הממשלה, בשרים, יש שרים מיותרים. אף אחד לא מדבר על הדבר הזה. כל הזמן, כל שבוע, כל ועדת שרים, כל מליאה, יש חוק שבא לצמצם את נותני השירותים בשירותי הדת. בשעת השמד נלחמים גם על חוק נכון. אם החוק הזה, הייתה לו כוונה, ואני לא מדבר על המציעים. אני מבין שגם אתה מציע את ההצעה הזאת. אתה לא הממשלה. לממשלה יש עמדה ברורה: בכל דבר שהוא נושא דתי הם נגד. יש ציבור גדול. נאמר פה קודם, בשביל מה צריך? מה זה בשביל מה צריך? יש ציבור שהוא יותר גדול מאלה שנזקקים, איך קוראים לזאת, אלמגור, שדיברה נגד גדעון סער? יש כאלה שנזקקים לשירותים הדתיים יותר מלאלה של "הבימה". אז מה, ב"הבימה" מצמצמים? גם יגידו: למה צריך כל כך הרבה שחקנים דומים האחד לשני? יש פה מגמה של מה שהגמרא אומרת, שבשעת השמד נלחמים על ערקתא דמסאנא. בשעת השמד נלחמים על צמצום בנותני השירותים הדתיים גם אם היה אפשר לשבת ליד שולחן ולהגיע להסכמה איך עושים חוק כזה, איך נותנים את השירותים.

מי שיצביע בעד החוק, אין פה הבטחה, מה שבחוק שלי, אני ישבתי אז, שאפשר להגיע להסכמה שאם ייבחר רב ראשי אשכנזי, אז הרב הספרדי יהיה נשיא בית-הדין הרבני הגדול או משהו דומה. כאן ייבחר רב ראשי אשכנזי, ויבואו הספרדים ויגידו שנעשתה קנוניה, או להפך. הרי כל השנים זה היה, וזה מושג ידוע ביהדות,

יש לך עוד חוק אנטי-דתי על הרבנות, על המועצות הדתיות, על נשים? לכן אני נגד כל העניין הזה. אם הייתה מגמה בממשלה הזאת לשבת ליד השולחן ולהגיד: בואו נשנה את שירותי הדת ונעשה דברים שהם לטובת הציבור,

רב ראשי אחד, רבני שכונות, דברים שצריך יותר מ"הבימה". שם אתה לא מעז לדבר, לא תעשה חוקים על זה. שם תעמוד ותרים את הידיים למעלה, חבר הכנסת שטרן. אתה אמיץ וגיבור על שירותי הדת. גם אתה מייד עושה רפורמות. לא יושבים ליד השולחן, אתה מאמין במה שאתה אומר? מאה אחוז. מאה אחוז. אם היו יושבים ליד השולחן, אני הגשתי הצעת חוק על רב ראשי אחד, ולא מזמן. הגשתי, אתה יכול לראות, הרי זה לא סוד, אבל אז אמרתי שיהיו רבני שכונות, ששירותי הדת לא ייפגעו. מה אתם מציעים פה? מציעים להוריד רב אחד ושלום על ישראל. זה מה שאתם מציעים, ולא תקבלו משהו אחר, מפני שזאת ממשלת שמד. תודה לחבר הכנסת משה גפני. יעלה חבר הכנסת יצחק כהן, ואחריו, חבר הכנסת אריה דרעי. אם לא יהיה נוכח, חבר הכנסת איתן כבל. אם גם חבר הכנסת איתן כבל, שאני לא רואה אותו כרגע באולם,

הוא הגיע. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ממשלה יקרה וזמנית מאוד, בקרוב מאוד,

כבר לא נראה אתכם סביב שולחן הממשלה. אני שואל אותך, שרת המשפטים, בשביל מה את רוצה רב אחד? אולי בכלל לא צריך רבנים? למה את צריכה רב אחד? למה את צריכה רב? למה? לאיזה צורך? למה את לא עונה לי? אני מחכה לתשובה. שאלתי את שרת המשפטים שאלה ואני לא מקבל תשובה. למה את צריכה רב אחד?

תבטלי גם את זה. תבטלו גם רב אחד, לא צריך, לא צריך שניים אז גם לא צריך אחד. גם את הקברנים.

אל תציע להם הצעות, הם עוד יקנו את זה.

לא מעניין אותם רבנות, אתה לא מבין? הם מתחילים מרב אחד ואחר כך תבוא השאלה: בשביל מה צריך רבנות בכלל? בשביל מה צריך רבנות?

תבטלו גם את הרב הזה. למה אתם נלחמים על רב אחד?

הרב גפני, המקום היחידי שאין שם אפליה בין אשכנזים לספרדים זה, שני רבנים ראשיים,

גם שם תהיה אפליה, אבל למה לכל הרוחות, תסבירו לי, אתם צריכים רב? מה נותן לכם רב? מה זה? לא, עזוב. אין שום הסבר. הזהות היהודית, את הממשלה הזאת לא מעניינת. אתם מתחילים ברב אחד, בגיור כזה, בביטול חוק כזה. כל מה שמעניין אתכם בשנה הקשה הזאת שאתם מכהנים בממשלה הארורה הזאת זה איך לקעקע את הזהות היהודית.

אני מבין שאתם מובלים על-ידי יאיר לפיד מיש עתיד, אבל איפה הליכוד? איפה הבית היהודי? אתכם לא מעניינת הזהות היהודית של המדינה הזאת? אתם דורשים מאבו מאזן להכיר במדינה הזאת כמדינה יהודית. אולי תכירו אתם בכך שזאת מדינה יהודית ותגידו איך ומה הפרמטרים של מדינה יהודית: רב אחד? בלי רב בכלל? גיורים סיטוניים דרך האינטרנט? ביטול אזורי רישום? את כל מה שקשור לזהות יהודית נמחק, נקעקע, נבטל,

אה, קייטנות. דרך אגב, אלעזר, לא, אני מזכיר לו מה שהוא שכח. אני מזכיר לו מדי פעם, ככה. כל הילדים בישראל זכאים לקייטנות, גם ילדי המסתננים. אתה יודע מי לא זכאי לקייטנות אצל שר החינוך הזה? ילדי החרדים.

מה עם מחיר הדירות? אני שמעתי אותך, מיקי יקירי, שאתה אומר שהתחלתם ב-2013 40,000 התחלות בנייה. אתה יודע כמוני שלבנות דירה זה לא חביתה, זה לא לערבב שתי ביצים. אתה יודע שזו פעילות של שר השיכון הקודם. לפחות תציין את זה. תציין את זה. הלוא מה אתה חושב, שבאמת בתוך שבועיים בנית 40,000 יחידות? הלוא זה היה מאמץ אדיר של שר השיכון הקודם ושר האוצר הקודם. לא, לא, אתה מטעה.

אתה תסביר לי, לבנות דירה זה לעשות חביתה? לבנות דירה זה אישורים, זה קרקעות, זה תוכניות, זה סטטוטוריקה, זה ועדות,

אתם פתאום באתם,

זה יותר קרוב לביצה קשה מחביתה. נכון, הרבה יותר קרוב.

ה-40,000 שאתה משתבח בהן, זה שייך לממשלה הקודמת.

קיבלתם ירושה טובה. אתם הרסתם כמעט כל מה שאפשר להרוס.

אני חוזר ואומר, מיקי: אתם לא תגישו את תקציב 2015. מישהו אחר יגיש, Read my lips. Read my lips. אתם לא תגישו. אתם תעשו אקזיט, אתם תצאו מהאוצר. אתם לא תגישו. הממשלה הזאת תתפזר בקרוב,

ויפה שעה אחת קודם. תודה לחבר הכנסת יצחק כהן. יעלה חבר הכנסת אריה דרעי, אני רואה שהוא לא נוכח באולם.

הכנסת איתן כבל, ואחריו, חבר הכנסת יעקב אשר. אם הוא לא יהיה נוכח באולם, חבר הכנסת יעקב ליצמן, ואם גם הוא לא יהיה נוכח באולם, חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רשמות פרלמנטריות, אני רואה שגם אין שר, אז אני לא אברך את השרים,

ברשותכם, אדוני היושב-ראש, האמת, אני מתחבט מאוד מאוד בשאלה הזאת. אני חושב שהעניין של,

שהיושב-ראש, אדוני היושב-ראש, אני יכול לדבר כשאין שר? אני שמתי לב שאין שר. אני מבקש, אם אפשר, שהשר התורן יגיע בהקדם לאולם המליאה. בינתיים אתה יכול לדבר על מה שתרצה. יש לך זמן.

אני חוזר ואומר, אדוני היושב-ראש, שאלת רב אחד היא שאלה שבהתחלה,

זה נראה כאילו,

אני מודה שגם לדידי, בהתחלה אמרתי, בעצם למה לא? אבל מי שמכיר באמת מקרוב, וככל שאני מתעמק בשאלה הזאת, אני כבר לא בטוח. אני לא בטוח, ואני חושב שבין הקריאה הראשונה לבין הקריאה השנייה והשלישית, יצטרכו להוסיף עוד רבנים, אתה אומר? התימנים הם ספרדים? אני מודיע לך, זה הרבה מעבר לספרדים. אתה יודע מה המשמעות? שאם יהיה רב אחד, תימני אין לו סיכוי לעולם. עם שניים אין לו. אני לא צוחק. אפשר להפוך את זה לסוג של בדיחה, אדוני היושב-ראש, אבל כשאנחנו מכירים את הכללים, איך הדברים עובדים, הצד הפוליטי, אבל אתם יודעים מה, בואו נשים את הצד הפוליטי בצד. הרבנים האשכנזים, למשל, הם רבנים יותר מחמירים. זה לא אומר שהרבנים הספרדים אינם פועלים בדיוק, ויותר, על-פי ההלכה. אבל אני זוכר את זה גם כתלמיד ישיבה, והשאלות האלה, עשה לך רב, וקנה לך חבר. וקנה לך חבר, מקבלות כאן משמעות אמיתית, מעבר לעניין הזה, של הרב השכונתי, במובן של "עשה לך רב", חבר הכנסת פייגלין. יש פה שאלות שאתה הולך למישהו הזה, שאתה יודע להתחבר אליו במלוא משמעות המילה. הנושא הזה, חבר הכנסת שטרן, אם יש לך רב אחד או שניים, זה הרבה מעבר לשאלה פוליטית או של איזה עניין שצריך לתת עליו מענה. אני לא בטוח, למשל, שנניח, אם תהיה לי שאלת רב, יהיה לי יותר נוח ללכת ולבקש את התשובה מרב שאני מכיר את, רב תימני. זה רצוי בכל מקרה. אף-על-פי שהם למדו מהאשכנזים, זה נהיה רע. כמוך. נכון, אני מודה, אתה צודק. חבר הכנסת רותם, נכון. ומשם זה בא. זה לא עניין של מה בכך,

יש רב שאומר: תתפלל כך, תעלה לתורה כך, תאמר כך. יש תפיסה שלמה סביב העניין הזה. מורשת אבות. נכון. וזה הרבה מעבר לשאלות שאני מנסה לבוא ולומר, רב אחד, שניים. זו לא רק שאלה פוליטית, או שאלה של חיסכון כלכלי. אני נותן לך עוד דקה, כיוון שלא היה פה שר, ואתה בדקה הזאת תשתדל לסיים.

לכן מה שאני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שבעניין הזה אני לא מציע שנסתכל על זה, גברתי שרת המשפטים, רק בעין הרגילה, של רב אחד,

למה צריך שני משרדים ושני

לא. אני מתחבט בשאלה הזאת. באמת מתחבט. אני מסתכל על זה, בירושלים 11 שנים אין אף רב. הרבנים שאתה מדבר עליהם הם רבנים בקהילות. אתה יודע מה, תקשיב טוב טוב למה שאני אומר לך, חבר הכנסת שטרן עדיף שלא יהיה רב. אפשר להביא את זה גם למצב הזה. כשאין רב, אין את מי לשאול. אולי יותר טוב. סליחה, אני רציני. אבל מרגע שיש רב אחד, והוא הסמכות שאליה אתה פונה כדי לעשות את השאלה, איך החליטו ללכת לרב עובדיה זצ"ל או לרב אחר? גם אשכנזים הלכו לרב עובדיה. נכון, אבל רובם לא. סליחה, רובם לא. אם אני יורד אתך להלכות פסח, ששם זאת אולי אותה נקודה שאפשר לראות בצורה ברורה יותר, מה אצלנו בבית אוכלים, מה מותר או לא, ומה הרמ"א אומר על מה מותר ומה אסור. לגבי אורז. נכון, בין היתר. גם חילבה. נכון, נכון. נא לסיים. אני מסיים.

מה שאני מנסה לומר לך, זה הרבה יותר עמוק מהשאלה של אם יהיה אחד, כי אנחנו עושים חיסכון. יש כאן שאלות עמוקות שצריך לתת עליהן את הדעת.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל, שדיבר דברי טעם. בטח. איך לא דברי טעם? חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת יעקב ליצמן, אינו נוכח. חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אחריו, חבר הכנסת אליהו ישי. אם הוא לא יהיה, חבר הכנסת נסים זאב אחריו. שלוש דקות לרשותך.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 לצערנו, החוק הזה הוא המשך של סדרת החוקים שהחלו להציג בבניין הזה בשנה האחרונה.

כל דבר, אפשר לדון בו באופן מהותי, ולומר שהחוק הזה, או ההצעה הזאת, שעולה בכנסת, היא תוצאה של חשיבה מעמיקה, לשכנע אותנו, חברי הכנסת, לתמוך או לא לתמוך. אבל הדברים לא מתנהלים פה כך.

יש מגמה בשנה האחרונה שהחכמים שבאו לבניין הזה צריכים לשנות את כל סדרי בראשית. איך שהמדינה התנהלה לפחות מאז הקמתה, היו חוקים שראינו בחלק מהם סטטוס-קוו, חוקים שאנשים גדולים וחשובים מאתנו קבעו בהם איך להתנהל, והחכמים של היום לא צריכים כבר לשאול, לא שאלת רב ולא שאלת חכם, ולא את השאלה אם צריך או לא צריך לשנות את זה.

מי שמצד אחד לא מבין את המהות של לשאול שאלת רב ושאלת חכם, אני לא בא אליו בטענה. אני שואל, איפה אלה שגדלו וחונכו להתייעץ בדברים כאלה עם רבנים ועם חכמים שהם אלה שאמורים להנחות אותם? כל אחד נהיה רב? כל אחד נהיה חכם? כל אחד פוסק? רבנית או אדמו"רית או רב וגאון הדור שבא ופוסק אם רב ראשי אחד כן ורב ראשי אחד לא? אדוני היושב-ראש, יש פה מגמה מפחידה של שינוי כל מה שעם ישראל התרגל אליו עד עכשיו וחי עמו בשלום לפחות מאז קום המדינה, לפחות 60 שנה פלוס. היום אנחנו מגיעים, בחוקים האלה, לאותן מחלוקות שאני חושב שמי שיש לו טיפה יראה ופחד מה יצא מהמחלוקת הזאת מזה אני חרד. אנחנו נמצאים היום,

בשנה האחרונה, במחלוקת כזאת בין קבוצות בעם, שהשם ישמור לאיפה זה יוביל.

אנחנו לא שמים לב לזה, כל אלה שמעלים את החוקים הפופוליסטיים האלה זו הרי רשימת חוקים, היום זה חוק אחד, מחר זה חוק שני, וכל החוקים האלה לא בשביל באמת לתקן אלא בשביל להכעיס, בשביל להכניס שתי אצבעות בשתי העיניים לקבוצה כזאת או אחרת שלא האמינה בדרך הזאת עד היום. ולכן החוק הזה, צריך לדחות אותו, וצריך להביא למצב של חשיבה מחדש. חשיבה מחדש, שאנחנו נוכל לשבת ביחד ולמצוא שפה משותפת בינינו, ולא חלילה בהורדת ידיים, מפני שיש היום רוב מזדמן בבניין הזה.

תודה לחבר הכנסת אברהם מיכאלי. יעלה חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת באסל גטאס, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תראו איזה פלא: מי שהעלה את הצעת החוק זה דווקא אשכנזים, חברי כנסת אשכנזים. אז אם הם רוצים לבטל את משרת הרב הראשי האשכנזי, אין לנו שום בעיה, תבטלו.

הרי זה בטל ומבוטל, ואנחנו מוכנים בשמחה רבה. כנראה אין לכם עניין ברב ראשי לישראל, אתם סומכים על הרב הראשי הספרדי, הראשון לציון, תחזקנה ידיכם. אבל אם מישהו חי באשליה שהספרדים יוותרו על המעמד של הראשון לציון, פשוט הוא חי באשליה או באספמיה. אני לא צריך, בכל כך הרבה דברים היום, אני יודע שחברי הכנסת מאוד עסוקים, מאוד במתח ממה שקורה במונדיאל בברזיל במשחק בין גרמניה לבין אלג'יריה, זה הרבה יותר חשוב לכם. מה זה משנה רב ראשי אחד או שני רבנים? זה דברים זוטרים, אנחנו לא צריכים להתעסק בדברים כל כך פשוטים כאשר ניצבים בפנינו דברים מאוד רציניים. אני רוצה לומר לך, גברתי היושבת-ראש, שהמטרה בביטול של שני רבנים ראשיים היא בעצם פגיעה חמורה במעמדה של הרבנות הראשית לישראל. ומה שציטט חברי חבר הכנסת נחמן שי, הוא אמר שמרן, רבי עובדיה יוסף, אמר: זוגות אין צורך בזוגות, זוגות של רבנים. משנת 1976. אני אומר לכם שמרן, רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ראה ברוח הקודש שיבוא יום בכנסת הזאת וירצו לשים רבה ורב. הוא אמר שאין צורך בזוגות. יש רבנים, אין צורך ברבניות, לא יכול להיות שזה יהיה זוגות-זוגות.

איזו חברת מועצה נכבדה שהרבה שנים הייתה אתי בעיריית ירושלים. היא אמרה לי שעוד מעט היא מכהנת כרבה. היא כבר לא פוליטיקאית, כנראה זה כבר משעמם אותה. היא קיבלה תעודת רבנות. אתם מבינים לאן אתם מוליכים אותנו? לאיזו תהום? לאיזה גיהינום?

דבר נוסף. תראו, אם היינו מדברים בפוליטיקה, אני זוכר שכשראש הממשלה, עליו השלום, אריק שרון, רצה לעשות סדר ואמר שחייבים לעשות צמצומים, דבר ראשון הוא ביטל את משרד הדתות. הוא אמר שזה תקציב מיותר, ומה צריך בעצם את משרד הדתות, אפשר לקחת את כל המחלקות ולשים מחלקה במשרד המשפטים, מחלקה במשרד החינוך, ואולי מחלקה במשרד הרווחה ואולי גם כן מחלקה במעמד האישה,

העיקר לפזר. כל סממן דתי, אפשר היה למחוק אותו. בסוף הוא הבין שהוא שגה ועשה טעות. תראו, הוא בעצמו דיבר על מגבלת שרים, ובסופו של דבר כולנו זוכרים שכאשר חברת הכנסת השרה לימור לבנת הייתה שרת החינוך, היו לה שני סגני שרים, אשכנזי וספרדי.

היה הרב רביץ, עליו השלום, והיה משולם נהרי. היו אילוצים פוליטיים.

אז זאת אומרת שכשמדובר בפוליטיקה הכול מותר, אפשר למנות שני סגנים לשר אחד, אפילו שלושה, למה לא? חבר הכנסת זאב, נא לסיים. גברתי היושבת-ראש, רק משפט אחד. תפקידם של הרבנים הראשיים להיות השגרירים שלנו בארץ ובעולם כולו. הרי אנחנו יודעים שמשרד החוץ לא עושה את העבודה שלו, אנחנו יודעים שהשגרירים שלנו במדינות ובארצות שונות באירופה ובארצות-הברית, אין להם היכולות, אין להם הכלים. מי מייצג את העם היהודי? מי מביא את דבר ה' לקהילות?

מי מחזק את הקהילות בארץ ובגולה? לכן אני חושב, חבר הכנסת זאב. אה, נכון, את צודקת, פשוט לא שמתי לב לשעון. אני בלי שעון, בגלל זה לא שמתי לב.

לכן אני מסיים בזה שאני חושב שכולנו צריכים להתלכד לבטל את הגזירה הרעה הארורה הזאת. תודה, חבר הכנסת זאב. הדובר הבא, חבר הכנסת באסל גטאס. מוותר. אחריו, חבר הכנסת משה זלמן פייגלין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יוני שטבון. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, חברי חברי הכנסת, במיוחד מש"ס ומאגודה, שרת המשפטים שכחה שוב לציין שיוזם החוק הזה הוא עבדכם הנאמן, וזה בסדר, אני לא מתלונן.

מה שמתברר לי הוא שכשחשבתי על החוק הזה לא ידעתי, אז, עד כמה כיוונתי לדעת גדולים. תראו מה נאמר כאן. בשנת 1977 התראיין הרב עובדיה יוסף זצ"ל לעיתון "הצופה" רחמנא ליצלן. הוא מתח ביקורת על קיומם של שני רבנים ראשיים, אחד ספרדי ואחד אשכנזי.

אני סבור שכבר הגיע הזמן לבחור ברב ראשי אחד ולא בשניים, אמר הרב עובדיה יוסף. זה מופיע בספר "הרבנות הראשית לישראל: 70 שנה לייסודה". והוסיף, עוד מדבריו: תורה אחת ומשפט אחד לכולנו, ואין צורך בזוגות ברבנות הראשית. ישנו רב בולט נוסף שתמך במעבר למודל של רב ראשי אחד. מדובר בראשון לציון,

הרב הספרדי, מדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, הרב אליהו בקשי דורון. בכנס רבנים שנערך לקראת סוף שנות ה-90 אמר הרב בקשי דורון כי "החוק הנוכחי" ואני מצטט, "המבוסס על החלוקה בין עדות, אינו הכרחי ואינו יאה". דבריו אף הובאו בדוח מבקר המדינה בשנת 2000. חברים יקרים,

באמת חברַי, חברֵי הכנסת מש"ס ומאגודת ישראל, תראו, אני דווקא הזדהיתי עם הדברים שאמר חבר הכנסת משה גפני קודם לכן, אני חושב שאתם צודקים, אני חושב שבאמת יש גל עכור של חקיקה שנועדה לקעקע לפחות את הסטטוס-קוו בכל הנוגע לזהות היהודית. אני חש בכך היטב ואני יודע בדיוק על מה אתם מדברים, והיו לא מעט מקרים שאישית הצטרפתי אליכם, תוך תשלום מחיר פוליטי, מתוך התחושה הזו, במקומות שחשבתי שאתם צודקים, לא במקומות שחשבתי שאתם לא צודקים. אבל אני אומר לכם איפה הטעות שלכם, וראו זאת כ"את אשר יאהב, יוכיח". הגישה זאת של שעת השמד שדיברת עליה, חבר הכנסת גפני, היא לא גישה נכונה, כי כשבאופן אוטומטי לכל דבר מתנגדים, אז כבר לא מקשיבים, כבר לא מקשיבים לכם. ודווקא במקרה הזה אני רוצה לומר לכם, חברי חברי הכנסת, בואו נעזוב רגע את כל הוויכוח, הרי הראיתי לכם עכשיו את דעת הגדולים שלכם, באמת הגדולים שלכם, אבל נעזוב עכשיו את הוויכוח ונתייחס לעצם המהות. ברגע שיש רמטכ"ל אחד, נשיא אחד, ראש ממשלה אחד, אבל שני רבנים ראשיים, אז מעמד הרבנים הוא ממילא הרבה יותר נמוך, כי הסדק שביניהם זה הפרד ומשול. הרי הדברים ברורים לחלוטין, מה יש פה להסביר, בעיקר לאנשים פוליטיים? ברגע שהרב הראשי הוא אחד אז מעמדו ומעמד הרבנות מתרוממים, הרי הדברים פשוטים לחלוטין. אז תצאו מהקונספציה הזאת ותעשו את מה שצריך,

למען מעמדה של היהדות ושל הרבנות.

תודה, חבר הכנסת פייגלין. הדובר הבא, חבר הכנסת יוני שטבון, אחרון הדוברים. לאחר מכן השרה תסכם. שרת המשפטים, את תרצי לסכם לאחר מכן? בסדר גמור. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, גברתי שרת המשפטים, יש הרבה דברים טובים שאפשר לעשות ולקדם בחברה הישראלית, מסוגיות חברתיות, סוגיות שקשורות לזהות שלנו כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, אך לכול זמן ועת תחת השמים, יש הזמן המתאים לו. וכשאני מסתכל שנייה ימינה ושמאלה על השנה האחרונה, ואני רואה את הרצף של השיח שנוצר פה אצלנו במרחב הקואליציוני, קודם כול, וגם במרחב של הכנסת, סביב המתח ויצירת השחיקה של המרכיב של הזהות היהודית ברצף החקיקה הלא-בריא והלא-טוב, כולל מעמדם של הרבנים הראשיים, כולל מעמד הרבנות הראשית ובתי-הדין, אז אני אומר לעצמי: שנייה. ואני גם רואה כיצד יוזמות נוצרות כאן, הרצף לא טוב או החקיקה לא טובה? ואני רואה את הדברים, ואני רואה את הדברים שקורים ואני אומר: לעצור שנייה. התהליך הזה הוא תהליך שיש כאלה שיהיו בעדו, יש שיהיו כנגדו, כמו שנאמר פה לפני: זה הסיפור החדש עכשיו לרב ראשי אחד, זה הסיפור. אבל רגע, בוא נעצור שנייה, בוא נבין מה קורה כרגע. חברי כנסת נכבדים, אתם מוזמנים לשבת.

מעמדם של הרבנים הראשיים, גברתי היושבת-ראש, הרבנות הופכת להיות שק חבטות תורן פעם אחר פעם בחוק כזה או בחוק אחר, וגם אם באמת זה נכון, ואני אומר יש פה דיון והוא לגיטימי, רב אחד, שני רבנים ודברים אחרים, האם זה הזמן, או שלחלופין המגמות או הרצון והמוטיבציות, גברתי שרת המשפטים, בהקשר הזה של החוק, זה גם כן להמעיט את כוחה של הרבנות הראשית? כשאני מסתכל על חוקים אחרים שקשורים לבתי-הדין שנמצאים ברשותך, צריך לבחון באמת את הדברים, האם המגמה האמיתית היא באמת לחבר את עם ישראל ולאחד את החברה הישראלית סביב רב ראשי אחד, או שהיא לשחוק השכם והערב את מעמדה של הרבנות הראשית. מההסתכלות שלי עכשיו, חברי חברי הכנסת, המגמה והתזמון של החוק בתזמון הנוכחי ובשלב הזה הם לא נכונים והם לא ראויים. אני פונה כחבר קואליציה לגברתי שרת המשפטים: החוק הזה, בשלב זה להעלות אותו עכשיו, כשהרבנות הראשית מרגישה מותקפת, בלי דו-שיח נכון אתם, הוא לא נכון ולא מתאים. לכל דבר יש הזמן המתאים לו. ודאי לא ברגעים שהחברה החרדית שסועה מהחברה האחרת בגלל חוקים כאלה ואחרים, וללא שום קשר לחברה החרדית. עצם הנוכחות כרגע, היום, של גל חקיקה שמאתגר את מוסד הרבנות, תהליך כזה אגרסיבי של קטיעת מבנה כל כך חשוב כמו הרבנות הראשית, זה לא הזמן, במיוחד כשלא נמצאים בהידברות הנכונה.

תודה, חבר הכנסת שטבון. תעלה לסכם את הדיון שרת המשפטים ציפי לבני, בבקשה, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני הקשבתי לדיון שהתנהל כאן עכשיו, וגם לפני שבוע, כשהעברנו את חוק רב ראשי אחד, וזעק אלי כאן מהדוכן חבר הכנסת כהן: אולי אפשר לבטל גם משרת רב אחד? ותוך כדי הדיונים אני חשבתי על הסיפור של י.ל. פרץ, "השריקה", על אותו נער אביון שהגיע לבית הכנסת ביום-כיפור ולא ידע את מילות התפילה. וגם אם לא ידע את תפילת "כל נדרי" הוא שרק, והשריקה הזו היא זו שפתחה שערי שמים. אלה הימים שבהם כל אחד בשפתו, במנגינה משלו, מתפלל. זו הייתה תפילה אתמול, גם בכיכר-רבין בתל-אביב, וזו שריקה ותפילה שכל אחד נושא בלבו בימים אלה, לא משנה באיזו שפה, באיזו מנגינה, מאיזו עדה. לכן, הצעת החוק הזאת נועדה רק לסמל את האחדות שעם ישראל נמצא בה גם בימים קשים, אולי במיוחד בימים קשים.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 41) (רב ראשי אחד לישראל) בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? תכף אני מפעילה את זה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 41) (רב ראשי אחד לישראל) לוועדת החוקה,

הצעת החוק עברה ב-36 חברי כנסת בעד, 14 מתנגדים. הצעת החוק תעבור לוועדה המוסמכת לדון בהצעה, ועדת החוקה, חוק ומשפט, להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אנחנו עוברים להודעת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, על החלטתה להעביר שטחי פעולה ממשרד למשרד כדלקמן. מי שיציג, השר מאיר כהן, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(11) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה על העברת שטחי הפעולה ממשרד למשרד כדלקמן:

בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה של רשות החירום הלאומית, רח"ל, מהמשרד להגנת העורף למשרד הביטחון,

בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה של הוועדה הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה ממשרד ראש הממשלה למשרד הביטחון. הודעה שנייה, אני מתכבד להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, לבטל את המשרד להגנת העורף. כן החליטה הממשלה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולקבוע כי השר גלעד ארדן יחדל מלשמש כשר להגנת העורף וימשיך לכהן כשר התקשורת. בהתאם לסעיפים 31(א) ו-31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטות הנ"ל. יש הצבעה על זה. יש רשימת דוברים. אתה תרשום ברצף את ההודעות ואנחנו ניתן את הדיון. תמסור את כל ההודעות ברצף. תודה, השר.

אני מתכבד להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות המוקנות לראש הממשלה לפי פקודת הנישואין והגירושין (רישום), למעט בכל הנוגע לעדות הלא-יהודיות, לפי המפורט להלן: 1. לשר לשירותי דת, את הסמכויות הנוגעות לנישואין, 2. לשרת המשפטים, את הסמכויות הנוגעות לגירושין. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה לקבל את אישורה של הכנסת להחלטות הנ"ל. גברתי היושבת-ראש, אלה סעיפים שונים. זה דיון שונה.

אנחנו קודם כול נעבור לדיון ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. אתם תצטרכו לקבל את ההכרעה שלי. תודה רבה. אנחנו עוברים לדיון. אני, ראשונת הדוברים בעניין בקשת הממשלה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ג) אני מדגישה על מה אנחנו הולכים לעשות את הדיון, לחוק-יסוד: הממשלה, לבטל את המשרד להגנת העורף, בטרם תהיה הצבעה אנחנו עוברים לדיון. ראשונת הדוברים, תמר זנדברג, תודה. חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. רק אם אפשר, הדובר הבא, חבר הכנסת אורי מקלב. אתה מוותר? חבר הכנסת מקלב, אתה רשום. אתה מוותר או שאתה רוצה לעלות לדבר? גברתי היושבת-ראש, מוותר. חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח. חבר הכנסת משה גפני, אתה לא מוותר? לא, אני מוותר על הכול, רק את לא שומעת אותי. אני אעלה לדוכן.

בבקשה. הוא צודק, צדק הוא עניין יחסי לפעמים. גברתי היושבת-ראש, אני יכול לדבר בשם הסיעה שלנו, אני לא יכול לדבר בשם כל האופוזיציה. לגבי הנושא של פיקוד העורף, בדברים הראשונים, שהם לא שנויים במחלוקת, אני חושב שלא צריך לקיים דיון. אני חושב שצריך להצביע. אני אצביע בעד. היות שמתקרבת השעה 19:30 וצריך לעשות הפסקה בגלל הרמדאן, אני מציע לא לקיים דיון על הסעיף הראשון, שאת הזכרת אותו, את פיקוד העורף ואת רח"ל, את הדברים האלה, ואת הסעיפים הבאים, שאת זה גם הממשלה מבקשת להשאיר לדיון אחר,

חבר הכנסת גפני, אני הבנתי את הצעתך עוד כשישבת שם, רק לא קיבלתי את הצעתך.

אז את רוצה ב-19:30? ב-19:30 צריך לעשות הפסקה בגלל הרמדאן. הבטיחו שלא תהיינה הצבעות. אבל ההפסקה היא 45 דקות כך שאין כל כך מה לדאוג, אנחנו נצביע על הסעיפים. תודה, חבר הכנסת גפני. הדובר הבא, מנחם מוזס, אינו נוכח. אחריו, חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יעקב ליצמן,

חבר הכנסת נחמן שי, מוותר על זכות הדיבור. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, סוף-סוף הממשלה מביאה הצעה ראויה, אבל אני חושב שכן צריך לקיים דיון על עצם הדבר. כאשר רצו להמציא איזה ג'וב או לפייס דעתו של שר מסוים, השר לפיקוד העורף היה פעם סגן השר לפיקוד העורף, למעשה הוא היה סגן שר הביטחון ולימים באו ואמרו: נשדרג אותו. ברגע שאנחנו נשדרג אותו, אז כל המערכת של פיקוד העורף, גם תשודרג מאליה, כאילו זה תלוי בתפקיד או בתואר שנותנים לאדם ולא בסמכויות עצמן. יכולים להעלות את השר ולתת לו את התואר הכי בומבסטי שיכול להיות, אבל ברגע שאין לו סמכויות ביד וזה נמצא במקום אחר והתקציבים נמצאים במקום אחר, אז מה הוא יכול לעשות עם התואר שלו? התואר שלו, מה, אתה כל כך ממהר? אני חושב שאסור להצביע פה על שום דבר, לא על פיקוד העורף, כי הם עם קשה עורף והממשלה הזאת גם קשת עורף. אז לא נעשה להם טובה ונזרז להם את הנושאים שנמצאים על סדר-היום. על הדיון הזה אנחנו נצביע. כן, בוודאי. עכשיו. זה עניין של היושבת-ראש, אני לא מתערב. אבל לא צריכים לעשות פה שום הנחה. לכן, גברתי היושבת בראש, העניין הזה, שלדעתי בחטא יסודו, כאשר לקחו את זה ממשרד הביטחון ונתנו לרשות חירום לאומי, קראו לזה רח"ל, אגב, רח"ל קיים עשרות בשנים, גם ברשויות המקומיות, ואנחנו מעריכים את העבודה. אבל כשזה היה במשרד להגנת העורף, כשלמעשה למשרד הזה לא היו שום כלים איך להתמודד, מצד אחד, מפני שאותו שר נכבד שהיה מקורב לראש הממשלה, נתנו לו תקציבים. ובא משרד הביטחון ואומר: אבל זה בסמכותי. כשיש באמת מצב חירום, לא, אסור להפסיק. כשיש מצב חירום באמת, מי צריך לטפל, לא משרד הביטחון? לכן אני חושב שסוף-סוף העניין הזה בא באופן רציני להעביר את הסמכויות, שמלכתחילה נלקחו ממשרד הביטחון, ונתנו למשרד אחר שלא היה עניין בכלל לקיים אותו, רק בגלל אילוץ פוליטי. תודה, חבר הכנסת זאב. השר כהן, תרצה לסכם את הדיון או שנעבור מייד להצבעה?

להצבעה. בקשת הממשלה לפי סעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה לבטל את המשרד להגנת העורף. בבקשה, מי בעד? מי נגד?

הממשלה על ביטול המשרד להגנת העורף נתקבלה. 45 בעד, אפס מתנגדים. הבקשה עברה פה-אחד.

למזכירת הכנסת, ולאחר מכן נמשיך בהצבעות ובדיונים. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת הודעת שר התקשורת גלעד ארדן על מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעת חברי הכנסת איתן כבל, פנינה תמנו-שטה ואורי מקלב בנושא: שיטת "מצליח" הליכי הגבייה של חברת התוכן הדיגיטלי "איקיוטק". תודה.

אנחנו עוברים לדיון בבקשת הממשלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה כך שהשר גלעד ארדן יחדל לשמש כשר להגנת העורף וימשיך לכהן כשר התקשורת. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני, מוותר, חבר הכנסת מנחם מוזס, אינו נוכח, חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב ליצמן, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חבר הכנסת נסים זאב, מוותר על זכות הדיבור. אנחנו עוברים להצבעה על בקשת הממשלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה כך שהשר גלעד ארדן יחדל לשמש כשר להגנת העורף וימשיך לכהן כשר התקשורת. הצבעה, בבקשה.

מי נגד? הודעת הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בין השרים נתקבלה. החלטת הממשלה עברה ב-47 קולות, ואנחנו עוברים לדיון הבא. יחליף אותי היושב-ראש. בבקשה. חברי הכנסת, כפי שאמרתי, אנחנו בחודש הרמדאן. אנחנו סיכמנו שלא לעשות הצבעות בין 19:30 ל-20:15. אין כרגע נושא שאנחנו יכולים לדון עליו ללא הצבעות או ללא דיון שצריכים להשתתף בו גם אנשי האופוזיציה,

שסיפור החטופים הגיע לסוף לא טוב. בגלל ההתפתחויות האלה הודיע לי,

יושב-ראש הקואליציה, שהממשלה והקואליציה מושכות את כל הצעות החוק ושאר הנושאים שהיו אמורים להיות עכשיו על סדר-היום.